הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011, הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א 2011. כמו כן אבקש להודיעכם כי חבר הכנסת איתן כבל ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, איסור קיזוז קצבת ילדים כנגד חוב למוסד), התשס"ט 2009, פ/948/18. תודה רבה. רבותי, מי שרוצה להשתתף בנאומים בני דקה יצביע. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רוברט טיבייב. בבקשה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת רוברט טיבייב. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אחריו, חבר הכנסת דני דנון.

אני רק רוצה להזכיר לראש הממשלה ולשר האוצר שהיום, 1 בפברואר, מחיר הדלק זינק למחיר השיא שלו עד עכשיו. הוא עולה היום ב-2% נוספים, והאזרחים ישלמו 7.26 שקלים עבור ליטר דלק בשירות עצמי.

שהרבה חברי כנסת מסכימים אתי שלעם כבר נמאס, ולא ניתן לעם גם לשתוק, וזו לא המלה האחרונה.

תודה רבה. חבר הכנסת דני דנון, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. סיימנו דיון סוער בוועדת הכנסת לגבי הקמת שתי ועדות חקירה פרלמנטריות. אני מאמין שמחר בבוקר נצביע גם על הנושא הזה. הייתי רוצה לבקש מאדוני היושב-ראש, אף-על-פי שאנחנו חלוקים בנושא הזה, ברגע שתיפול ההכרעה בוועדת הכנסת, להביא את זה במהרה למליאה, לקיים את הדיון פה במהירות ושהדמוקרטיה תכריע. ההרגשה שלי, אדוני היושב-ראש, שהיום אנחנו פתאום נהפכנו למיעוט. גם לרוב יש זכויות. היום הרוב, שבא להביע את עמדתו בנושאים חשובים שקשורים לרכישת קרקעות על-ידי אויבים ועל-ידי העברת כספים, פתאום מה שקרה בוועדת הכנסת, וההרגשה היא שאסור אפילו לרוב להביע את עמדתו היום בכנסת ישראל. בעיקר למיעוט מותר להביע, וודאי שלרוב, השאלה אם הוא רוב. לא עולה על דעתי אפילו שהנושא הזה, וקיבלתי בקשה מחבר הכנסת מולה, הכנתי תשובה והוא יקבל אותה, מפורטת. אבל כאשר אין נושאים חוקתיים אלא רק שאלה של הכרעה של הכנסת, יהיה אופיה אשר יהיה ותהיה מהותה אשר תהיה, אבל היא במסגרת ההכרעה בין רוב ומיעוט, הדבר יובא להכרעה. תודה.

חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בימים האחרונים אנו עדים לתופעה מאוד חיובית, והיא שהעמים הערביים בתוניסיה וגם במצרים יוצאים לתבוע את זכותם להיות שותפים לגורלם, ולדעתי זה דבר שמסמל שינוי מבורך. הייתי מצפה שממשלת ישראל דווקא תברך. אנחנו רואים את הצביעות וכפל המוסר, כאשר במדינות האחרות מעודדים את רצון העם, אבל כאשר מדובר במדינות ערב מגדירים את זה מהומות, הפרות סדר. הגיע הזמן להפסיק עם הצביעות ולכבד את רצון העם.

אדוני היושב-ראש, השינוי שחל הוא שדווקא כאן, במדינת ישראל, שכל הזמן היללה את הדמוקרטיה, יש כרסום בדמוקרטיה. היום נשיאת בית-המשפט העליון, בסוגיה של צעירים,

שביקשו לרכוש בית ברקפת, אמרה: אין סיבה לסינון. כאן רוצים להעביר חוק ועדת קבלה, חקירה פוליטית של ארגונים. כאן יש רגרסיה של הדמוקרטיה, כאשר במזרח התיכון, פנים אחרות וגישה אחרת.

תודה רבה. חבר הכנסת כץ,

כצל'ה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול השמיעו, אני לא זוכר אם זה היה בקולו של ראש הממשלה, או שרק ציטטו מפיו שהוא אמר לקנצלרית גרמניה שהוא ראש הממשלה שבנה הכי פחות בהתנחלויות, כמתנצל על התביעה שלה להפסיק את הבנייה ביהודה ושומרון ובמזרחה של ירושלים. אני חושב שזו בושה וחרפה למדינת ישראל שראש ממשלה אומר לקנצלרית גרמניה, שמייצגת עם שבעברו השמיד, לא אפשר ליהודים לגור, גירש אותם, שם אותם בגטאות, והיא באה לארץ-ישראל להגיד לנו שבארצנו המקראית, המקורית, בית-אל,

חברון, ארץ-ישראל של דוד המלך, של יהודה המכבי, של שמשון הגיבור, גם פה אסור לנו לבנות. לא רק שם, גם פה. עומד ראש ממשלה ומתנצל בפניה, ואומר לה, לחרפתנו ולבושתנו: גברתי הקנצלרית, אל תדאגי,

היהודי הגלותי, המסכן, אני לא בונה. אל תדאגי, אני לא בונה, אני בניתי הכי פחות.

המייצג של הציבור הימני בארץ-ישראל,

הארץ-ישראלי, אני לא בונה. לבושתנו ולחרפתנו. כולל ירושלים, אגב. אני ירושלמי. תודה רבה. האם אני כבר הודעתי על הבא אחריו? חבר הכנסת טלב אלסאנע, הוא דיבר, נכון. יהיה לכבוד, כבוד היושב-ראש. לא, לא, לא, בסדר, בסדר, אני שמעתי. חבר הכנסת מגלי

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין ספק שכל חברי חברי הכנסת שדורשים לשנות את מס הבלו ומציעים הצעות חוק בנושא החזרת מחיר הדלק, זה דבר לגיטימי וטוב. אבל לבי על אלה מהקואליציה, שישבנו ודנו על הנושא בוועדת הכספים, בוועדות השונות, והזהרנו: אתם הולכים להרים את היד ולהצביע בעד העלאת מחירי הדלק ולהקשות על העניים.

היום, מנסים לעשות פופוליזם זול, הצעות חוק כאלה ואחרות.

תסמכו עלינו שנתמוך בהן, אבל מה היה יותר חכם מכך שהייתם מתנגדים מראש להצעה של העלאת הבלו ומחירי הדלק, וחוסכים מהעם את התלאות שאנחנו רואים אותן? אבל מה אני יכול להגיד לך, אדוני היושב-ראש, לא כולם יש להם הניסיון שיש לך. ממשלות שלא חושבות על העם, שנעשה יותר עני, וחושבות רק על עצמן, והעניים נעשים יותר עניים והעשירים יותר עשירים. זו ממשלה שמהר מאוד צריכה להתחלף. תודה, אדוני. חברת הכנסת אבסדזה, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת סעיד נפאע. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, לאור מה שהיה היום בדיון הסוער, כפי שתיאר אותו נכון חבר הכנסת דנון, אני חושבת שתוך 24 השעות הבאות יגיע היום השחור של קרנבל של דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. מאותו הרגע שוועדת הכנסת, ומכיוון שסיעות מהאופוזיציה,

הולכות להחרים את כל הסיפור הזה, ועדת הכנסת כן תצביע בעד ועדות חקירה, מאותו הרגע, ממדינה יהודית ודמוקרטית אנחנו נהפוך למדינה יהודית וגזענית. איפה שהפוליטיקאים יחקרו קודם ארגונים אזרחיים, אחרי זה הם יבואו לשמאל, ואחרי זה,

יבואו גם אליך, מכיוון שמבחינתם כל מי שבימין אבל לא חושב בדיוק כמוהם, גם אותו מותר לחקור. אני רק רוצה להזכיר עוד פעם שבתקופת הטיהורים של סטלין, השלישיות הנוראיות האלה היו מורכבות מנציגי המפלגה. אז קראו לה אחרת, זו היתה מפלגה קומוניסטית, אבל עדיין זה מטריד, ואני חושבת שכנסת ישראל אמורה להתייחס לזה עוד ועוד. תודה רבה. חבר הכנסת סעיד נפאע, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי.

כבוד היושב-ראש, אני חושב שהעמדה ששמענו אתמול מפי ראש הממשלה היא עמדה, בלשון המעטה, אומללה, עמדה בלתי דמוקרטית, עמדה צרת אופק. מי שעקב, אתמול בערב שמענו ב-CNN גם את אל-בראדעי, והוא אמר באופן המפורש ביותר: אני מתפלא, הרי שלום בין דמוקרטיות, וזה מעין הכרה של אל-בראדעי במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, הוא הרבה יותר יציב מאשר שלום בין דיקטטורות. מול העמדה הזאת, שלפחות נשמעת משם, אני חושב שראש הממשלה היה כל כך מחוץ למהלך ההיסטורי הקורה ומתרגש על המזרח התיכון בימים האלה. מן הראוי שלא רק ראש הממשלה אלא כל ממשלתו וכל פרנסי המדינה הזאת יתחילו להבין שיש פה שינוי אמיתי, והשינוי הזה, בסופו של דבר, אם נבין אותו, יכול להביא לשינוי דרמטי גם בחיים בין שני העמים.

אני לא נמצא פה לייצג את ראש הממשלה, אבל שמעתי אותו גם כן. גם טלב. הוא לא אמר את הדברים האלה. הוא אמר שהוא מפחד ממצב יותר גרוע מהמצב הקיים היום. כל שינוי יש בו, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני זוכר שהיה חבר כנסת ריבלין בליכוד, וכשהוא היה אומר משהו, היית יוצא, שאל אם יש דמוקרטיה, אז אתה להיפך, היית משבח ומהלל את הדמוקרטיה במצרים. מה קרה, נהיה הפוך? צריך להיות, תמיד צריך להיות, נדמה לי שאתם מפרשים לא נכון את ראש הממשלה. אפשר לבקר את ראש הממשלה, אין שום בעיה, רק נדמה לי שהוא לא אמר את הדברים שאתם אומרים. הוא שאל אם בטהרן יש דמוקרטיה, גם כן חשובה ביותר. זה מה שהוא שאל, זה הכול. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי. אני מתנצל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע, פרשת תרומה. לפני שאומר את הדברים מן הפרשה, נזכיר שבעלי כנף, יש להם כמה מצבים: כשהכנפיים שלהם פרוסות כלפי מעלה, אנחנו מבינים שהם עומדים לקראת תעופה למעלה, ואילו כשהכנפיים שלהם פרוסות לצדדים, הם לקראת נחיתתם. בפרשת השבוע שלנו על הכרובים כתוב: "והיו הכרֻבים פֹרשי כנפיִם למעלה". ואילו כששלמה המלך בונה את המקדש, הוא כותב: "ויפרשו את כנפי הכרֻבים ותִגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נֹגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נֹגעֹת כנף אל כנף". זאת אומרת, הכנפיים שלהם פרוסות לצדדים. שלמה המלך מבטא כאן את התפיסה שלו, השונה ממה שבמשכן. במשכן הם פורסי כנפיים, כל רגע הם יכולים לעוף, השכינה יכולה להסתלק. מבחינתו של שלמה השכינה נוחתת כאן ומכאן היא לא תזוז. את הטעות הזאת מתקן לאחר מכן הקדוש-ברוך-הוא, במענה לתפילתו, ואומר לו: אם לא תשמעו אל החוקים ואל המשפטים, כל עובר על הבית הזה יישום וישרק, מה עשה ה' ככה לבית הזה. אז זו אזהרה שהשכינה שורה כל עוד אנחנו מתנהגים כמו שצריך. הכנפיים שלה פרוסות למעלה כשאנחנו מתנהגים לא כמו שצריך, והיא יכולה להתעופף. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, בבקשה, אדוני. מי אחריו? אחרי חבר הכנסת מולה, האמת שצריך להיות אלדד, אבל אני רוצה להעביר לחבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני היושב-ראש, מחיר הדלק מהיום בבוקר הינו 7.26 שקלים. בחודשים האחרונים מחיר הדלק עלה פעמיים. שאלנו את השאלה מדוע אצלנו יקר יותר, כאשר במדינות אחרות מחיר הדלק הוא, אנחנו יותר יקרים ב-26%. זאת אומרת, יש פה ממשלה מתודלקת בבנזין, לא רואה את האזרחים, לא שומעת את האזרחים, ממשיכה לדהור על חשבון הציבור. היא נוהגת על חשבון הציבור, אז מה אכפת לה מהפריפריה? מה אכפת לה מהאוכלוסיות החלשות? מה אכפת לה ממעמד הביניים? יש פה ראש ממשלה ושר אוצר עיוורים, לא שומעים ולא רואים. כל מה שמעניין אותם זה לקחת את הרכב ולנסוע על חשבון הציבור. אולי סוף-סוף הגיע הזמן שיתעוררו, יגלו חמלה כלפי הציבור, יאזינו וישמעו.

הם רוצים שתהיה עוד פעם אינתיפאדה, כמו במצרים? יכול להיות שלציבור יימאס. תתעוררו. האמת היא שכנראה ראש הממשלה,

גם בעניין הזה בסוף יתקפל, כי אין לו חוט שדרה. תודה רבה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת גנאים, אתה מתנגד, אז אני לא רואה אותך. כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בתקופה שמנשבות רוחות במזרח התיכון לכינון דמוקרטיות אמיתיות, אנחנו שומעים ורואים שבבית הזה הרוחות מנשבות לכיוון ההפוך. עצם העובדה שהוקמה הוועדה הפרלמנטרית לחקירת ארגונים ועמותות שמאל, זה רק ההיפך הגמור ממה שייחלה מדינת ישראל שיקרה במזרח התיכון ויקרה אצלה. לא ארגוני שמאל.

לא צריך את הכיסוי שכאילו זה עוד ארגונים אחרים. אנחנו יודעים איך זה הולך. זה דבר מאוד מסוכן. אני קורא לכל סיעות האופוזיציה וקורא לחברי הכנסת שיש להם אמון בדמוקרטיה, ועדת חקירה פרלמנטרית כזאת היא אנטי-דמוקרטית, והיא אנטי לא רק של השמאל, אלא אנטי-חברתית. לכן אני מקווה שחברי הכנסת האלה קודם כול יחרימו את הוועדה הזאת, כי היא בהכרח תהיה מושתתת רק על חברי הכנסת מהימין והימין הקיצוני, שכן הימין הקיצוני הוא תמיד אנטי-דמוקרטי.

תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה.

הכנסת אלדד, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת תירוש. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שלוש שנים, בשעת טיול בנחל תלם, נרצחו שני חיילים בחופשה, עמיחי אחיקם ודוד רובין, השם ייקום דמם.

מדי חודש, יוצא ארגון המתקרא "ארגון דוד ואחיקם" לטיול בהרי יהודה, בהרי בנימין ובשאר חלקי הארץ. ביום ו' האחרון יצאה קבוצה של כ-40 איש, ובהם נערים בני 12 ונשים בנות יותר מ-60, לטיול. הם יצאו מכפר-עציון, וליד תל-גדור הם הותקפו בידי קבוצה של ערבים באבנים, אבל כנראה גם במטעני נפץ, ויכול להיות שגם בירי מנשק חם. הדברים הם בגדר סימן שאלה, משום שהמשטרה עד לרגע זה לא חקרה את הפורעים שתקפו אותם. המטיילים ברחו, ובשעת בריחתם ירו כדי להימלט מסכנת חיים מיידית. תושבי בית-צפא אומרים שנהרג צעיר בן 19. הגופה איננה, אולי נקברה, אבל אין גופה. יש רצח, יש ארבעה עצורים מקרב המטיילים, ואף לא עצור אחד מקרב אלה שהעמידו את חייהם בסכנה. אבל הם במעצר.

כי הם ירו וניסו להתגונן ולמנוע את הרצח. המטיילים ביום שישי ברוך השם לא נרצחו.

חברת הכנסת תירוש, ואחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, שמתנגד. אני לא יודע למה אתה מתנגד לנאומים בני דקה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להזכיר, כמדי יום שלישי, 1,682 ימים לשביו או לנפילתו בשבי של גלעד שליט. כולנו מייחלים ומצפים לשיבתו המהירה, בעזרת השם. אני רוצה לנצל את השניות שנותרו לי על מנת להזכיר לכולנו שלאחרונה היה דיון נוקב בוועדות השונות של הכנסת בנושא הגז, התמלוגים והמיסוי. ציינתי אז שכל הסדר שייעשה עם חברה שהיא לא חברה ישראלית מעמיד בסיכון את ההיתכנות לרציפות אספקה של גז למדינת ישראל. עומדות על סדר-היום חברות ישראליות כמו "תמר" ו"לווייתן" וחברות אחרות, ולעומת זאת, חברת EMG, חברה מצרית עם שותפות ישראלית, שחתמה לאחרונה עם "כלל תעשיות" ועם "החברה לישראל"

כבר אז אמרתי, מבלי לדעת ומבלי לצפות את הנולד, שתהיינה מהומות במצרים והדברים הללו עלולים לסכן את האספקה הסדירה לטובת המדינה. הלוואי שהתבדיתי והלוואי שאתבדה, אבל אני אומרת שוב: לנוכח האירועים, זה הזמן לחשוב ולשקול היכן לשים את כל המשאבים שלנו. תודה רבה.

ואחריו, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת שכל הזמן כשאנחנו רואים טלוויזיה, אני תוהה למה ממשלת ישראל היא נגד כל דמוקרטיה בעולם הערבי, אף-על-פי שבנימין נתניהו בכבודו ובעצמו אמר שאנחנו לא יכולים לעשות שלום עם מנהיגי ערב משום שהם לא משקפים את העמים שלהם,

אינם דמוקרטים. אז לפי דעתי יש שתי סיבות. סיבה ראשונה, אם יש עוד מדינה ערבית דמוקרטית אמיתית במזרח התיכון, זה ישבור את כרטיס הביקור של ישראל בעולם, שהיא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, שהיא תמיד מתפארת בזה.

שניים, משום שהאמת, וזו עובדה, היא שהעולם הערבי הולך קדימה, הוא פרוגרסיבי, הוא שואף לליברליות, לחירות, לחופש. אבל מדינת ישראל של היום, לצערי הרב, עם ועדות החקירה, עם ועדות הקבלה, עם החוקים הגזעניים, היא הולכת אחורה ולעבר, והיא ריאקציונית, להיפך מהעולם הערבי, ששואף היום לחירות ולדמוקרטיה.

פעם נוספת אני אומר, חבר הכנסת גנאים, אתה מפרש את ראש הממשלה לא כמו שאני מפרש. אני לא יכול לייצג את ראש הממשלה, אבל השר מיקי איתן יעלה אחרי זה ויאמר. כל מה שהזהיר ראש הממשלה הוא מכך שלא תתחולל דמוקרטיה כמו בטהרן, זה מה שהוא אמר. נדמה לי, נדמה לי, אבל, אפילו אנחנו מגינים עליו. בטוח. לפעמים, הכול מותר בפרלמנט. זה פרלמנטרי. חברת הכנסת חוטובלי יקירה, בבקשה, גברתי, המיקרופון לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מזה שבועיים הארץ סוערת על פרשת מינוי הרמטכ"ל החדש, ונראה לי שבתקופה הזאת, כשאנחנו נמצאים חודש לפני חילופי רמטכ"לים, ראוי במיוחד, אחרי הדברים שאמר היום היועץ המשפטי לממשלה, שלא מתכוון לתמוך במינויו של האלוף גלנט, ראוי לממשלה להאריך את כהונתו של הרמטכ"ל הנוכחי גבי אשכנזי, כדי שהמערכת לא תיוותר בוואקום. אנחנו נמצאים בפני טלטלות במזרח התיכון, מצרים, ירדן, לבנון. כל זה דורש מאתנו רמטכ"ל,

בעיקר, הליך המינוי של הרמטכ"ל הבא חייב לעבור דרך מסכת מאוזנת של שיקולים, כדי שלא נעמוד בפני מצב מביך כמו במינוי האחרון. אני חושבת שכדאי שהדברים ייבדקו היטב כדי שמי שיעמוד בראש צבא-הגנה לישראל יהיה אדם שאמון הציבור כולו יהיה מסור לו. תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמֶאר.

אדוני היושב-ראש,

כשאנחנו מדברים על איומים על הדמוקרטיה, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים לחקיקה בכנסת, ליוזמות של ועדות חקירה. אבל איומים על הדמוקרטיה, אדוני היושב-ראש, הם לפעמים גם בסיפורים קטנים ויומיומיים. התפרסם בעיתון "הארץ" תחקיר על פינוי של דיירי דיור ציבורי מדירה בבית-שאן. אחת הנפגעות, שקראה את הפרסום, גברת ליאת זוהר, נרגשה מהפרסום על מאבקה, יצאה והדביקה עשרות עותקים של הכתבה על לוחות מודעות ברחבי העיר,

מקומות שבהם היו כבר עשרות כרזות קודמות. היא קיבלה ביום שני בלילה שיחת טלפון מהמשטרה, שזימנה אותה בדחיפות לחקירה. היא ביקשה לדחות את החקירה למחרת, אבל השוטרת התעקשה וסירבה לפרט מדוע היא מוזמנת לחקירה. היא התייצבה בתחנה בסביבות 22:00 וגילתה כי היא נחקרת על השחתת פני מקרקעין. היא סיפרה את סיפורה, השוטר כנראה מאוד התרגש, ובסופו של דבר בסביבות חצות היא שוחררה לביתה. אדוני היושב-ראש, אלה הסיפורים הקטנים שבהם יש דרמה גדולה. גברת בבית-שאן שנאבקת על זכויותיה ומוטרדת על-ידי המשטרה. בדברים הקטנים האלה נבחנת הדמוקרטיה, ביכולת של אדם להביע את עצמו, להביע את מחאתו, לתלות מודעות או מאמרים שתומכים בו. זהו מבחנה האמיתי של הדמוקרטיה בחיי יום-יום, והתנהלותה של המשטרה פה חייבת בירור רציני. תודה רבה. האם הכרזתי? חבר הכנסת בן-סימון, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמֶאר, חבר הכנסת בן-סימון אחריו. חַמַד עמַאר.

אדוני היושב-ראש, לפי הנתונים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בין שנת 2000 ל-2010 נהרגו 141 בני-אדם בכביש 65. הכביש, אדוני היושב-ראש, הוא כביש צר, חד-מסלולי, בלי קיר הפרדה. ואני אתן לך דוגמה. היה כביש בין צומת מגידו לצומת יוקנעם, שבשנה אחת נהרגו בו תשעה אנשים. הקימו שם קיר הפרדה, שנה אחרי זה, אף לא הרוג אחד. לפי הבדיקות שעשיתי, משרד התחבורה הוציא את הכביש הזה מפיתוח לשנים הקרובות. לכן אני קורא לשר התחבורה להקים קיר הפרדה בכביש הזה, להרחיב את הכביש לדו-מסלולי, על מנת לחסוך בחיי אדם. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת בן-סימון, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני שמח לחנוך את המיקרופון בצד הזה של האולם. אחרי המעבר הדרמטי ומה שהתחולל בסיעת העבודה בשבועיים האחרונים, אני שמח על מקומי החדש, ואני אחזור על דברים חכמים שאמרו קודמי. תמיד זאת הבעיה, מי שמדבר אחרון, הוא חוזר על קודמיו, ואני מדבר באמת על מה שקורה במצרים. היה רצוי, ואני לא מתייחס לראש הממשלה, להוריד את מינון הפניקה שתפסה אותנו פה ביחס למה שקורה במצרים. אדוני יושב-ראש הכנסת, זה ניסוי אנושי חברתי ממדרגה ראשונה. אנחנו צריכים לעקוב בעניין, בדאגה, אבל גם באופטימיות. שנים על גבי שנים אמרנו שהעמים האלה מבינים רק כוח, ורק כשעומד איזשהו דיקטטור. יש פה ניסוי של 80 מיליון איש, והלוואי שנהיה קצת יותר סובלניים כלפי מה שעובר על האנשים האלה, ולא נבוא עם איזה תפיסות נבואיות כאלה שחרב עלינו עולמנו, המרחב נסגר, מצרים הלכה, היא מצטרפת לאירן.

בעניין הזה כל מה שנאמר על-ידי ראשי מדינה מצוטט בכל העולם, ונדמה שהתבודדנו, שוב מצאנו את עצמנו בבידוד מוחלט. צריך להסתכל בסימפתיה על מה שקורה לעם הזה, שכנראה לא חי טוב את חייו, והוא מתרומם ומתקומם ורוצה את שלו. והלוואי שאנחנו היינו לומדים פרק אחד או שניים מהתקוממות של ציבור, כשרומסים אותו ודורסים אותו, זה גם טוב שהוא מתרומם ומוחה נגד הממשלה. אנחנו לא מרבים לעשות את זה, הלוואי שנלמד את השיעור הזה.

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת מוזס. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, המצב, או הסוגיה של מינוי רמטכ"ל חדש היא רגישה ושברירית, אבל אני רוצה לומר שהיום הזה הוא יום עצוב ויום חשוב.

כי ייתכן מאוד שנפלה הכרעה אישית עמוקה מאוד ומשמעותית מאוד לגבי אחד המפקדים המעולים בצה"ל, מפקד אמיץ,

מנוסה, ייתכן מאוד, ייתכן שהוא איבד את תפקיד הרמטכ"לות,

אבל בכל זאת, זהו גם יום חשוב, יום ששוב נזכרת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית, שיש בה מנגנונים של בקרה, של בדיקה, של סינון, של הסתכלות פנימה. גם אם זה מאוחר, עדיין זה ראוי, וחשוב שייעשה. חשוב גם להדגיש שחלק מהבקרה הזאת נעשתה כתוצאה ממעורבות של החברה האזרחית, לא רק של חברי, השר מיכאל איתן, שישנו פה, גם של החברה האזרחית, של גורמים שצמחו,

התפתחו בשנים האחרונות במדינת ישראל, צברו כוח ויצרו איזון נכון בתוך המנגנונים של החברה הישראלית. מול המערכת הצבאית, הממשלתית, ישנה היום חברה אזרחית, שמתעצמת והולכת, ואני חושב שכל אזרח במדינת ישראל יכול להרגיש היום גאה על התהליך הזה. אני חוזר ואומר: ייתכן שההחלטה היא לא סופית, ואני מאחל לאלוף גלנט שיצא מכאן בצבעים זוהרים, כמו שאומרים, אבל גם אם יהיה זה סוף דרכו, עדיין יש פה התחלה מאוד חשובה והמשך לתהליכים שעוברים על מדינת ישראל ועל הדמוקרטיה שלה. תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת מוזס, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בצל כל המהומות במצרים, ואולי ירדן וסוריה, אנחנו כבר לא יודעים איפה אנחנו עומדים כאן, בל נשכח ששני "גראדים", טילי "גראד", נפלו אתמול בנתיבות ובאופקים. טיל "גראד" אחד נפל סמוך לאולם חתונות, ומתאר את זה מישהו בחתונה: החתן והכלה וחוגגים רבים פשוט נמלטו מהמקום בצרחות אימים. היתה היסטריה גדולה, צעקות ובכי. החלונות התנפצו, קירות נסדקו, וכל זה מעוצמת ההדף של הרקטה. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם הרקטה היתה נופלת, חלילה, לתוך האולם פנימה. טיל שני נפל באופקים. אבל מה שגרוע מכול, מערכת ההתרעה "צבע אדום" לא פעלה בשל תקלה. כאלו תקלות, אז באמת אנחנו חוזרים לדברי דוד המלך: "אם ה' לא ישמר עיר, שוא שקד שומר". אני רוצה בהזדמנות זאת, ייתכן שזה הנאום האחרון שלי במסגרת נאומים בני דקה, כי אני עומד,

בעזרת השם, בשבוע הבא להתמנות לסגן שר החינוך, במקום ידידי ויקירי רב מאיר פרוש, כך שביום שלישי הבא אני לא אוכל לעמוד כאן, ואני ממש מתגעגע לכל העבודה הפרלמנטרית הנפלאה הזאת, וגם לחברים בוועדות. אני רוצה להודות ליושב-ראש על שיתוף פעולה יוצא מן הכלל ועל התבונה ועל כל מה שמתלווה לתפקיד הבכיר והגדול שלך. שאר הברכות יהיו בשבוע הבא.

אני מברך אותך כברכה מוקדמת, כי נברך אותך בוודאי כאשר הממשלה תודיע, השר יודיע, שתצליח בתפקידך.

תמיד תוכל, גם כסגן שר, להיות בנאומים בני דקה. אה, תודה. אין איסור על סגן שר. יש עליך איסור להגיש הצעות לסדר-יום, יש איסור להגיש הצעות חוק, כי אתה חלק מהאקזקוטיבה, אבל סגן שר הוא גם חבר כנסת, והוא יושב בין חברי הכנסת. סגן השר, שהוא כולו שר, השר ליצמן, הוא בחר לקרוא לעצמו סגן שר.

באמת, כשמך כן תהיה, סגן שר, ותוכל בהחלט להשתתף, גם בכל עת שתרצה. תקבע את העניינים של משרדך כאן ביום שלישי, ותוכל גם להשתתף בנאומים בני דקה. אנחנו מאחלים לך הצלחה, ותעלה מעלה-מעלה. תודה רבה. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. ותישא את שליחותך לתפארת שולחיך.

מזמין את כבוד השר לשמירת הסביבה לעלות לדוכן הנואמים ולשמש את הכנסת בשעת שאלות לשר להגנת הסביבה. השאלות נשאלו. אני מזמין את כל החברים שביקשו לשאול את השר להתייצב כאן. השאלה הראשונה היא שאלתו של חבר הכנסת סעיד נפאע. בבקשה, יש לך כמה שאלות. השר גם יודע מהן שאלותיך.

כבוד היושב-ראש, תודה, כבוד השר, אני אקרא את השאלות. בדוח "הקואליציה לבריאות הציבור" מלפני כשנה נחשף כי הילדים בחיפה חשופים לריכוזים גבוהים של חומרים מסרטנים, ובאזור שיעור התחלואה בקרב הילדים גבוה בגלל היעדר אכיפת תקנים על מפעלים שם. מה עשה כבודו בעניין במשך השנה האחרונה? השאלה השנייה: על-פי מחקר שפרסמה היחידה להגנת הסביבה ברשות הטבע והגנים, נכון לשנת 2007 רק 81 מתוך,

חבר הכנסת נפאע, זה לא שאלות בעל-פה. אתה יכול לשמוע את השאלה הראשונה, להמשיך בשאלה השנייה, אלא אם כן יש קשר בין שתיהן. לי לא אכפת. איך שנוח לכבוד השר. איך שנוח לאדוני. אני אענה איך שנוח לחבר

אני חושב שיותר טוב שהוא יענה שאלה-שאלה. גם הצופים, בסדר, מאה אחוז.

חבר הכנסת נפאע מדבר על דוח "הקואליציה לבריאות הציבור". זה נכון שאזור מפרץ חיפה נחשב לאחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל בשל ריכוז גדול של מפעלי תעשייה הגורמים לזיהום אוויר,

המתחם הפטרוכימי, המשמשים כמרכז לכניסה ולפיזור של כימיקלים ודלקים, קרבה מיידית לריכוזי אוכלוסייה ונתוני טופוגרפיה ואקלים המקשים על פיזור מזהמים. עם זאת, אני רוצה להדגיש ולחזור ולהדגיש, שאזור מפרץ חיפה איננו בשום פנים ואופן האזור הכי מזוהם במדינת ישראל. באזור גוש-דן, למשל, אנחנו מודדים כל שנה יותר ימים שבהם יש חריגה מתקני זיהום אוויר מאשר באזור מפרץ חיפה, וזאת בגלל כמות כלי הרכב שנכנסת לגוש-דן ויוצאת ממנו בכל יום. שוב, גם מפרץ חיפה הוא אחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל. אבל אני חייב לומר בהקשר לדוח "הקואליציה לבריאות הציבור", שצוטט על-ידי חבר הכנסת הנכבד, שאין שום קביעה בריאותית או של מערכת הבריאות בישראל שמקשרת אחד לאחד בין חשיפה לחומרים מסרטנים באזור חיפה לבין תחלואה מוגברת. אין שום ממצא עובדתי שמקשר בין זה לבין זה. אבל בעקבות ממצאי הדיגומים הסביבתיים שנערכו על-ידי המשרד להגנת הסביבה לאפיון מצב, יש סטטיסטיקה? יש סטטיסטיקה שבחלק מהאזור שם יש תחלואה מוגברת במחלות מסוימות, כמו שיש באזורים אחרים בארץ, במחלות אחרות, תחלואה מוגברת. אין מחקר רפואי שקובע חד-משמעית שיש קשר בין החומרים שנפלטים שם מהמפעלים,

לבין התחלואה המוגברת שקיימת בחלק מהמחלות. זה מה שנקרא קשר סיבתי בין המקום, נכון. מבחינה משפטית זה לא הוכח עדיין, ואני אומר שוב מה שאמרתי, כי אני לא רוצה לעשות עוול לאזור חיפה, וראש העיר מלין על כך, ובצדק: מספר ימי החריגה של תקני זיהום אוויר באזור גוש-דן גבוה יותר ממספר ימי החריגה באזור מפרץ חיפה. אולם עדיין מדובר באזור שיש בו זיהום אוויר מוגבר.

בעקבות ממצאי הדיגומים הסביבתיים שנערכו על-ידי המשרד להגנת הסביבה לאפיון מצב איכות האוויר במפרץ חיפה לגבי מזהמי אוויר שאינם מנוטרים בתחנות הניטור שבהן אותרו חריגות מערכי הייחוס לגבי אבק מרחף, מימן כלורי, בנזין, כלורופורם, שהוא חשוד כמסרטן, מתילן כלוריד, פורמלדהיד, קבע המשרד להגנת הסביבה את הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה כאחד מיעדיו המרכזיים, והחל ביישום תוכנית פעולה במטרה להביא לצמצום הזיהום. תוכנית הפעולה התמקדה בכ-15 מפעלים ומתקנים המהווים פוטנציאל גדול במיוחד לפליטת המזהמים שנמצאו חורגים מערכי הייחוס, ובהם בתי-הזיקוק, "חיפה כימיקלים", מתקני האחסון והניפוק של תזקיקי הדלק, אתרי תש"ן בנמל, בטרמינל קריית-חיים ובחוות-אלרואי, המפעלים הכימיים "דור כימיקלים" ו"פרוטרום", מפעלי טיפול בפסולת מסוכנת "אלקון" ו"פז שמנים". במסגרת תוכניות הפעולה נדרשו המפעלים להליך הסדרה הנגזר מהדירקטיבה האירופית למניעה ובקרה אינטגרטיביות של זיהום סביבתי, הדומה להליך שנדרש מכוח חוק אוויר נקי, שנכנס, אדוני היושב-ראש, החודש הזה לתוקף, באדיבותה של כנסת ישראל, במפעלים הטעונים היתר פליטה לאוויר. במסגרת זו פעל המשרד להוצאת הוראות עדכניות למניעת זיהום אוויר למפעלים המטופלים במסגרת תוכנית הפעולה, וזאת לאחר הליך של קבלת הערות הציבור לטיוטת הדרישות. נכון להיום כל המפעלים ביצעו פעולות רבות להפחתת פליטות לאוויר והחלו ביישום הטכנולוגיה המיטבית הזמינה להפחתת הפליטות. ההפחתה צפויה בפליטות חומרים אורגניים נדיפים. מהנתונים עולה כי בשנת 2009 פלטו המפעלים שנמצאים בהליך הסדרה במסגרת התוכנית כ-3,400 טון של חומרים אורגניים נדיפים בשנה. לפי היעד של התוכנית שאנחנו מיישמים על אותם מפעלים, בשנת 2013, עם תום הפעולות, צפוי סך פליטת החומרים האורגניים הנדיפים מהמפעלים שהוסדרו לרדת מ-3,400 טון ל-850 טון לשנה בלבד. זאת ההתחייבות שלי, של המשרד, להפחתת אותם חומרים. ראוי גם לציין שבמסגרת הפעילות של המשרד דרשנו חד-משמעית מהמפעלים, בעיקר מבתי-הזיקוק, אבל לא רק, לעבור משרפת סולר ודלקים מזהמים, להתחבר לתשתית הגז הטבעי. כך גם פעלנו מול משרד ראש הממשלה ומשרד התשתיות, כדי להביא לכך שיוסדרו היחסים עם המגזר הדרוזי, כדי שניתן יהיה לחבר. החיבור של הגז והמעבר הזה שאנחנו חייבנו את המפעלים להתחבר אליו, גם הוא יפחית בעשרות אחוזים את כמות פליטות המזהמים במפרץ חיפה. אנחנו צופים שבשנתיים, אפילו תוך שנה, יהיה שיפור משמעותי באזור. בבקשה להמשיך, השאלה הבאה. תודה, כבוד השר. אני באמת מקווה שהתוכנית שכבודו ציין תצלח. שאלתי השנייה: על-פי מחקר שפרסמה היחידה להגנת הסביבה ברשות הטבע והגנים, נכון לשנת 2007, רק 81 מתוך 121 ההתנחלויות בגדה מחוברות למתקני טיהור, כך ש-5.5 מיליון מטרים מעוקבים מסולקים כשפכים גולמיים לטבע, ובין היתר לאדמות חקלאיות או כפרים של פלסטינים. מהו המצב כיום והאם בכלל נעשה דבר?

אני מאוד שמח על שאלתו של חבר הכנסת נפאע, בעיקר כשהוא ביקש לדעת את המצב היום, כי לגבי 2007 אין לי מושג. אני לא מכיר את הדוח שהוא ציטט, אבל אני יכול לענות בנתונים, כי יצא דוח חדש של רשות הטבע לגבי 2009 ונצטט אותו. יישובים יהודיים באזור יהודה ושומרון, כמו בשאר חלקי הארץ, מחויבים בחיבור לפתרונות ביוב קונבנציונליים. בנושא זה, ולמרות הקושי האובייקטיבי של חיבור יישובים מרוחקים, נעשית בשנים האחרונות פעילות רבה, שכוללת בין השאר חיבור יישובים מרוחקים למערכות ביוב אזוריות בקווי הולכה, או לחלופין הקמה של מתקני טיפול בשפכים ברמה המקומית. את תוצאות הפיקוח והבקרה ההדוקים של המשרד להגנת הסביבה, צריך לדעת, אנחנו פותחים בחקירות, כולל נגד ראשי יישובים ומועצות, אלה שבסמכותנו, כמובן, ניתן לראות בשינוי של כמות היישובים המחוברים. המשרד להגנת הסביבה ימשיך,

לפעול למניעת זיהום מקורות מים בכל רחבי הארץ, לרבות הפעלת סמכויותיו במידת הנדרש. פה אני מדגיש: בעוד שהיישובים היהודיים ביהודה ושומרון נמצאים בתהליך של חיבור למערכות ביוב באופן מתקדם, ומי שלא כך, אנחנו כמובן אוכפים עליו את החוק ופותחים נגדו גם בחקירה פלילית, לא כך הוא הדבר אצל היישובים הפלסטיניים. רוב הביוב המיוצר על-ידי האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון זורם ללא טיפול אל הסביבה, תוך יצירת מפגעים קשים וזיהום מקורות מים ניכר, כפי שאפשר לראות בדוחות שמוציא המשרד להגנת הסביבה מעת לעת. מהדוח האחרון, באשר לשאלתך, עולה כי בשנת 2009 היישובים היהודיים בתחומי יהודה ושומרון ייצרו כ-19 מיליון קוב שפכים, ומתוכם 9.3 מיליון טופלו במתקני טיפול בשפכים ביהודה ושומרון. עוד 7.9 מיליון הועברו לטיפול במתקני טיפול מרכזיים כמו השפד"ן, ורק 2 מיליון קוב שפכים, שזה פחות מ-10%, סולקו לסביבה. שוב, אלו שעדיין מסולקים לסביבה, אנחנו בתהליכי הסדרה או אכיפה מול היישובים הללו. לעומת זאת, היישובים הפלסטיניים ביהודה ושומרון יצרו באותה תקופה, 2009, כ-55.2 מיליון קוב שפכים. מתוכם טופלו באזור יהודה ושומרון רק כ-3.1 מיליון, ועוד 2.4 מיליון הועברו לטיפול במתקני טיפול מרכזיים כמו ביד-חנה. כ-49.7 מיליון קוב שפכים, שזה 90% מסך השפכים של היישובים הפלסטיניים, סולקו לסביבה, תוך יצירת זיהום סביבתי קשה. אלה הנתונים. היישובים הפלסטיניים באזור A או באזור שהוא, בסך כלל האזורים ביהודה ושומרון. אנחנו בכלל יכולים להשפיע?

אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים, אני מוכרח לומר לך שכשהייתי שר אני הצעתי הצעה, שנדמה לי התקבלה, שאנחנו נפחית מהפלסטינים כספים שמגיעים להם כתוצאה מגביות שאנחנו עורכים כדי להקים מכון טיהור, כי כל השפכים יורדים מהר חברון. אדוני צודק. במשרד התשתיות, רשות המים עשתה פעולה כזאת בהיקף מאוד מאוד מצומצם לגבי מקום שבו נגרם זיהום נרחב. אני לא זוכר באיזה אזור. חברון. כן, אבל הצעתי באמת היא להרחיב את הקיזוז הזה באופן משמעותי ולהקים בכסף הזה מתקנים לתפיסת השפכים, כולם יסכימו לזה, הרי בשמירת סביבה, אני בטוח. אני מסכים עם אדוני.

ועדת המשנה יש ועדת משנה שעוסקת בענייני המזרח התיכון, שם הוקמה ועדת משנה נוספת לכל בעיות המים. ברור, הרי אין גבול.

הכוונה היא, הצגנו כבר כ-35 פרויקטים שצריך לטפל בהם,

לפרויקטים האלה בהסכמה עם הרשות הפלסטינית.

זה שיתוף הפעולה הכי מתקבל על הדעת,

הרי זה לטובת כולם.

הנקודה היא שניסיונות שלנו לשתף פעולה ולהיפגש עם גורמים פלסטיניים בנושאים האלה עולים בתוהו, כיוון שהם לא מוכנים להיפגש גם על הנושאים הללו. היה צוות שטיפל בנושא הזה. איפה הוא אמר? לא חושב שהוא אמר דבר כזה.

אמרתי לו שמי שמזלזל בביוב של ג'נין, יריח את זה בנתניה. חס וחלילה, אסור לזלזל. אסור בשום אופן לזלזל. אבל יש פרויקטים משותפים. מעטים. 90% מהשפכים של היישובים הפלסטיניים ביהודה ושומרון לא מטופלים כלל. לא היה תהליך של הסדרה? היו מקומות שהיתה הסדרה. תראי, אלה הם הנתונים. אפשר להתווכח עם מה יש ומה אין. 90% מהשפכים של היישובים הפלסטיניים הולכים לסביבה ואל זיהום מקורות מים וקרקע. זה מקדם את

לנוסחת הפלא שמחזיקה סיעת קדימה. ברגע שהיא תועבר לנו, אנחנו מייד נחדש את התהליך המדיני. יושבת-ראש האופוזיציה השאירה את זה. פרסמו את זה ב"אל-ג'זירה", ואפשר רק להיכנס לנעליים הגדולות שלה. "אל-ג'זירה" זה מקור שלא הייתי מסתמך עליו, חברת הכנסת זוארץ.

ב"אל-ג'זירה", אם כבר את מסתמכת עליו, פורסם שהם סירבו להצעה הזאת שלה. אז אם יש לה קונץ,

שעכשיו הם יסכימו לאותה הצעה שאז הם סירבו לה, תסבירו לנו רק מה הפטנט.

היתה הצעה שסירבו לה. תגידי לי עכשיו איך היא תביא לכך שהם יסכימו לה. אבל נדמה לי שנמצאים עכשיו באיכות הסביבה. נדמה לי שאיכות הסביבה היא דבר שכולם רוצים אותו. דרך אגב, אני מעולם לא שמעתי את יושבת-ראש האופוזיציה מתבטאת בנושא הגנת הסביבה,

אין לה זמן. בבקשה, חבר הכנסת סעיד נפאע, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש.

וגם חברי, חסכו לי את ההערות, אבל לפחות הערה אחת: אם מ-2007 ירדנו מ-5.5 ל-2 זה סימן טוב,

אני מקווה שתוך השנתיים הבאות גם ה-2 האלה, הוא לא אישר את 2007, הוא אמר לך מה נעשה עכשיו. אם זה גם עולה בקנה אחד עם דבר טוב שאתה אומר,

יכול להיות שהוא צודק, שהיתה ירידה, כי היישובים שם בהחלט מתחברים. אני מציין את זה לטובה. כיוון שהיישובים כבר מבינים שהם לטווח ארוך, אז יש להם עניין לעשות הסדרה באמת של מבני קבע וטיפול,

אני לא חושב שבעניין הזה יש הבדלי דעות בין השר ארדן לבין חנין. זה ברור, כי בסופו של דבר נאמרה פה איזו הערה. המים האלה יגיעו לבית, אלה הערות פוליטיות. אבל הייתי מצפה גם לשמוע ממך, הייתי מצפה מחבר הכנסת הנכבד גם לשמוע איזו קריאה לפלסטינים לחבר את יישוביהם.

90% מהם עדיין הולכים לסביבה ומזהמים אותה. הנושא הזה גם עלה בזמנו כשהדוח הזה פורסם. אז באמת הבענו נכונות, שאם יש ביכולתנו לעשות משהו,

בכל אופן, תודה, כבוד השר. שאלתי השלישית: נחלים בצפון, לרבות אכזיב, אל-קרן, נעמן עליון,

מזוהמים ממי ביוב של כפרים שנבצר מהם לבנות מערכות ביוב. מה משרד כבודו עשה בדבר, אם בכלל? אף-על-פי שאני יודע שהסמכות היא לא כל כך בידיך, אבל בכל אופן אתה בסופו של דבר מופקד על ענייני הסביבה.

אני אקריא את התשובה הרשמית ואני אוסיף עליה. יש להדגיש כי הרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב אחראים כיום על-פי חוק לטפל בשפכים שלהם ולמנוע בכך זיהום של מקורות מים. במשך שנים אנחנו עדים להזנחת תשתיות חמורה וכתוצאה מכך להזרמה של ביוב לסביבה מכפרים בצפון ולא רק, כפי שמתאר חבר הכנסת נפאע. המשרד להגנת הסביבה אחראי,

למנוע זיהום מקורות מים,

בין השאר,

פיקוח ובמידת הצורך אכיפה, כולל אכיפה פלילית, כדי להבטיח טיפול נאות בשפכים. במקביל לעבודתו השוטפת למניעת הזיהום, פועל המשרד ביחד עם משרדי ממשלה נוספים האמונים על הטיפול בתשתיות ביוב לסייע, במסגרת המגבלות, למימון תשתיות אלה. לצערי הרב, אכן ישנן רשויות, בין אלה שאדוני ציין, שלא השקיעו במשך השנים בתשתיות ביוב ולא גבו לצורך פעילות זאת מסים מתושבי המקום, ולכן בפועל אין להן כסף לממן תשתיות ראויות ואין לתושבים שם,

תשתיות ראויות.

באמצעות תאגידי מים וביוב, משקיעה המדינה מיליונים רבים של שקלים בתשתיות שהוזנחו בעשרות השנים האחרונות על-ידי הרשויות המקומיות. במסגרת זו ניתן צו לתיקון המעוות בנוגע לחיבור ושיפוץ של תחנות שאיבה לביוב בשגור, ובמהלך החודשים הקרובים תגובש תוכנית כוללת לפתרון בעיית הזיהום של נחל נעמן מאזור זה. עלות התוכנית עשרות מיליוני שקלים, וכולי תקווה כי עם אישורה וביצועה נצליח למנוע זיהום מקורות מים בשמורת טבע ייחודית זו. אני רוצה להוסיף שאני מסכים עם חבר הכנסת נפאע בדבר אחד העובדה שיש רשויות חלשות, ששנים רבות לא השקיעו ולא היתה בהן גבייה נאותה ולכן היום קופתן ריקה, עדיין לא מצדיקה ענישה קולקטיבית לא רק של תושביהן, אלא של כל תושבי מדינת ישראל.

כפי שלמדנו, לזיהום אין גבולות, ואם מגיע ביוב של יישוב או כפר מסוים אל הקרקע ואל מי התהום הוא לא עוצר שם, הוא מגיע אל מקורות המים של כל אזרחי מדינת ישראל. ולכן ההתעקשות לפעמים של משרד האוצר, ומשרד התשתיות בלית ברירה, אבל של משרד האוצר, שתאגיד מים, אם יישוב לא מתואגד אז לא עוזרים לו, ואז היישוב, כשהוא רוצה להתקבל, לא מוכנים לקבל אותו, כי הוא כבר גירעוני, כי רואים שהתשתיות שלו הן במצב רעוע עד מצב שבר. זאת בעיה קשה שאנחנו מנסים לטפל בה, אבל כפי שציין חבר הכנסת, לא כל הסמכויות והכסף הם בידינו בנושא הזה. אנחנו מקדמים את זה מול מינהלת הביוב הארצית ומול משרד האוצר, ויש התקדמות גם בהבנה שלהם את הנושא. בקשר לשאלות של נפאע, כבוד השר, יש מקומות שבהם אתם מפנים עכשיו הצטברויות של עשרות שנים. יש בוצות גם? אתה יודע מה זה בוצה? אני יודע מה זה בוצה, בהחלט. המשרד מטפל? זאת אומרת, תקציב המדינה מאפשר לטפל גם בבוצות? כעיקרון, לא. אתה יכול לפנות את מה שעל הקרקע ומה, אה. לא, לא. עכשיו לדוגמה, אם אתה מדבר על הקישון, למשל, שהצטברו בו, בוצות. יש בוצות בחצרות מפעלים ויש בוצות באזורים כאלה, לא. כמובן, כל פרויקט לגופו. צריך לאגם משאבים, בין אם ממפעלים מזהמים, בין אם מרשות ניקוז, בין

כל פרויקט לגופו. אתה יודע, מפנים מקום. לבנות בית-ספר על-יד בוצה זה כאילו לגזור על הילדים גזירות קשות ביותר. נכון. אבל היום המשרד, בהליך הקמה, לא רק של בתי-ספר, של כל מתקן ציבורי, בודק את האזור. רק בשבוע שעבר אושר עקרונית בממשלה חוק קרקעות מזוהמות שהמשרד מקדם, והוא יטיל גם אחריות.

זה יטיל אחריות על המדינה בהיקף של כ-8 מיליארד שקלים לניקוי קרקע. זה חוק שכשהכנסת, בעזרת השם, תעביר אותו, בשנה הזאת אני מקווה, כי הוא יצריך מספר רב של דיונים, מעבירים לרמת-חובב את כל הדברים האלה? כן, חלק מוסדר. אנחנו פותחים עוד אתרי הטמנה. 8 מיליארד, זה יכול לפתור את הבעיה?

8 מיליארד זה המדינה. ההערכה, לקחנו חברה כלכלית שעשתה סקר, עבדה שנה שלמה להעריך בכסף מה עלות הניקוי של קרקעות מזוהמות. יש מפת מוקדי זיהום. מדובר על הערכה של 11 12 מיליארד שקלים עלות ניקוי הקרקע, שמתוכם כ-8 מיליארד זה המדינה, כשמי שאחראי לזיהום ההיסטורי זה המדינה ו/או רשות מקומית, שזה גם מדינה,

או המפעלים עצמם.

מפעלים שהם לא מדינה אלא פרטיים, 4 מיליארד שקלים. רוב הזיהום נגרם על-ידי הצבא,

רשויות מקומיות. הקימו מדינה ולא שמו לב. מזבלות עירוניות. מטמנות, כן. תודה רבה. רבותי, כך: חברת הכנסת זוארץ, כבר קראתי לה, אז היא תהיה הבאה. אחריה יהיה חבר הכנסת מיכאלי, אחריו, חבר הכנסת דב חנין, ואחרון, ניצן הורוביץ. עכשיו זוארץ. רק הערה על הדברים הקודמים, כבוד השר. אפרופו המתקן בין טול-כרם לעמק חפר, הוא ממומן על-ידי ישות זרה. הגרמנים היו שותפים, ואנחנו יכולים רק לברך על השותפות שלהם. לא מדובשם ולא מעוקצם. שמענו אותך מספיק היום, חבר הכנסת בן-ארי.

כל זמן שזה קריאת ביניים זה בסדר. פה מותר קריאות ביניים.

בסדר. תסמכי עלי שאני אשמור על הסדר. כבוד היושב-ראש, חברי, למה לך לנהל את הישיבה?

אני אגן עלייך אם יהיה צורך. הוא קרא קריאת ביניים, זה הכול. מספיק היום. לא, לא. תאמינו לי, אם כל אחד יקבע את מי הוא שמע מספיק, נגיע לדבר לא כל כך בריא. אני אחליט. כל מי שרוצה, מוזמן להתקיף אותי, אין שום בעיה. דיברתי מתוך החוויה האישית שלי, שאני שמעתי מספיק. למה לך לפתח את, כבוד השר, שאלתי מתייחסת לאכיפת חוק המיחזור בכלל ולמיחזור צמיגים בפרט. השאלה הראשונה היא: מהי כמות פסולת הצמיגים המצטברת בישראל בשנה? שאלה שנייה, מה היקף המשאבים והפעולות שמשרדך משקיע בעידוד יזמים ישראלים לקדם פעולות מיחזור צמיגים ולאכיפת החוק? והשאלה השלישית, האם מדינת ישראל מייבאת תוצרים שמקורם בצמיגים ממוחזרים? אם כן, מה היקף היבוא לעומת התוצר המקומי? תוכלי לשאול אותו, אם יהיה צורך, בהרחבה.

תודה לחברת הכנסת זוארץ על השאלה החשובה. על-פי הערכות המשרד להגנת הסביבה נפלטים מדי שנה במדינת ישראל בין 45,000 ל-50,000 טונות צמיגים משומשים. בשנה השלישית מאז נחקק החוק,

סולקו או מוחזרו, וזה על-פי היעדים שהחוק קבע, הרי החוק קבע מתווה הדרגתי עד להגעה, דומני בעוד שנה, לאיסור מוחלט של הטמנת צמיגים במדינת ישראל. בשנה השלישית, קרי בשנה שעברה, סולקו או מוחזרו כ-32,000 טונות צמיגים משומשים.

היעד הוא כמה שפחות הטמנה וכמה שיותר מיחזור או שימוש חוזר בגומי של הצמיגים. באשר לשאלתך השנייה, מה עושה המשרד לקדם פעולות מיחזור ולאכוף את החוק, באשר לפעולות לאכיפת החוק, המשרד מעסיק משרד רואי-חשבון שבודק את דיווחי היצרנים והיבואנים על-פי החוק, וגם יוזם ביקורות בבתי-עסק כדי לבחון אם הם פועלים לפי החוק. הפנצ'ריות אמורות להעביר את הצמיגים שלהן לאותם אלו שחבים בחובות האיסוף, המיחזור וההטמנה, כלומר היבואנים. אנחנו משקיעים כמעט חצי מיליון שקל רק במשרד רואי-החשבון שעושה את אותם דיווחים וביקורות בתחום הזה. בנוסף, המשרד מעסיק שישה יועצי מיחזור במחוזות המשרד, ואחת המטלות העיקריות שלהם היא לסייר בפנצ'ריות ולבדוק את יישום הוראות חוק הצמיגים בהן. מסד הנתונים של היועצים משמש כבסיס לאכיפה על-ידי המשטרה הירוקה ומחוזות המשרד. גם ביועצים האלה,

אנחנו משקיעים סכומים של מאות אלפי שקלים, 700,000 שקל בשנה. בשנה האחרונה אנחנו גם הוצאנו קנסות ועיצומים בהיקף של מיליוני שקלים כנגד יבואנים שלא עמדו בהוראות החוק. באשר לשאלה מהן הפעולות, אז לגבי הפעולות אני יכול לפרט. קודם כול, קידום של שימוש בגומי אספלט. נפגשתי אישית עם החברה הלאומית לדרכים, ובעקבות זאת היא מבצעת ניסוי מעשי, שהתחיל כבר לפני כמה חודשים, כדי לאפיין מפרט לגומי אספלט מגומי ממוחזר, שישמש בעצם בתוך מצע הכבישים בכל הפרויקטים של החברה בתוך כשנתיים. מחצית מעלות הניסוי ממומנת על-ידי המשרד. השקענו למעלה ממיליון שקלים. פוטנציאל השימוש בפרויקטים של החברה הלאומית לכבישים מוערך ב-10,000 טונות גומי בשנה. כלומר, ברגע שהניסוי הזה יסתיים,

החברה הלאומית לדרכים, תוכל לרכוש כמעט 25% מכל הגומי הממוחזר של הצמיגים בישראל רק לטובת כבישים. קידום מוצרים נוספים, אני קודם אומר לך באופן כנה שאני לא חושב, באופן כן. נכון, באופן כן. אני לא בטוח שאסור לומר כנה, אבל אני אבדוק.

לא, אסור כי היושב-ראש קבע.

אני אבדוק אם האקדמיה אוסרת בצורה נחרצת כמו אדוני, אבל אני אומר לך באופן כן שאני לא חושב שעשינו מספיק,

מה? אני לא חושב שעשינו מספיק כדי לקדם את השימוש במוצרים מגומי ממוחזר.

קיימתי על כך כמה ישיבות בחודשים האחרונים, כדי לקדם תקינה במכון התקנים, וגם לתת תמריצים כלכליים לשימוש בחומר.

גם אמרתי ליזמים שהקימו מפעלי מיחזור שככל שיש להם רעיונות והצעות ליוזמות שיעודדו את השימוש, ואני אומר גם לך את זה, אנחנו בהחלט נשמח לבחון בחיוב תמיכה בהצעות כאלה. לדוגמה, עכשיו, בעקבות הישיבות האלה, אנחנו בוחנים את השימוש בצמיגים גם במסגרת הפקת אנרגיה כתחליף ל"פטקוק", חומר מזהם יחסית, שמשתמשים בו למשל בייצור המלט במפעל "נשר", וכנראה ניתן להחליף אותו בשימוש בצמיגים. אז אנחנו בוחנים את זה כעת בחיוב. הנושא על סדר-היום של המשרד, וגם כל יוזמה מהכנסת תקודם בחיוב ובברכה.

תודה, אדוני. חבר הכנסת, אה, סליחה. שאלה שלישית, על-פי נתוני משרד התמ"ת, משנת 2009 יובא לישראל גומי שמקורו בתוצרי מיחזור צמיגים, אולם כאמור, הנתונים האחרונים הם משנת 2009, ורק בשנה זו, 2009, החלו לעבוד מפעלי המיחזור הישראליים באופן מלא וסיפקו מקור חדש לחומר הגלם במקום ייבואו. יש לציין כי מנתוני משרד התמ"ת ניתן לראות כי חלה ירידה חדה ביבוא כבר בשנת 2009 לעומת שנים קודמות, וסביר להניח שירידה זו תימשך גם בשנת 2010. עם זאת, לשם קבלת נתונים מדויקים לגבי כמות היבוא והייצור יש לפנות אל משרד התמ"ת. בבקשה, מהצד, חברת הכנסת זוארץ. לא מקובל מהמקום. כבוד השר דיבר על איסור מוחלט של הטמנה, ורק 32,000 טונות מוחזרו. מה קרה עם היתר? לגבי היבוא, כמה טון ייבאו? אמרת: תמ"ת,

בכל מקרה זה במסגרת אחריותך, הנושא של המיחזור, ואנחנו צריכים תמיד לשקול את היבוא לעומת התוצרת המקומית, בעיקר כשאנחנו רוצים לעודד תוצרת מקומית. מהו לוח הזמנים שנקבע מול מע"צ ומול גורמים פרטיים לפעולות מיחזור, לקידום פעולות מיחזור? אמרת שאתם נכנסים עכשיו לתוכנית, ובכוונתכם להרחיב את זה. אז אם יש איזה לוח זמנים שנקבע, זה יהיה ב-2011, 2012? או ככה איזה יעד

אני אומר קודם כול לגבי מע"צ. לצערי הרב, לא רק בנושא הזה, למשרד אין סמכויות מכוח שום חוק לחייב כרגע גופים,

רק רגע, אני אסביר. לחייב כרגע גופים בלוחות זמנים להשתמש בחומר ממוחזר. היתה החלטת ממשלה בזמנו שחייבה חברות ממשלתיות להשתמש ב-20% חומר ממוחזר בפרויקטים שלהן. אני קובע חד-משמעית שההחלטה הזאת לא מתבצעת. ולכן אני מתכוון להעלות בחודש הקרוב הצעה מתוקנת לממשלה, כולל סנקציות נגד חברות ממשלתיות, כמו "רכבת ישראל", חברת "נמלי ישראל" ואחרות, שיש להן פרויקטים תשתיתיים אדירים, והן לא משתמשות בחומר ממוחזר. כי כפי שאת אומרת, ובצדק, חייבים ליצור בישראל שוק התחלתי לחומרים ממוחזרים. אבל מע"צ, על-פי לוח הזמנים שסוכם אתם, ואני יכול להגיד לך מזיכרוני, מדובר על כמה חודשים בודדים, ולאחריהם הם יתחילו להטמיע את השימוש בגומי הממוחזר בכבישים הנסללים. שאלת אותי על מספר, על שני מספרים. המספרים של היבוא לא נכתבו לי על-ידי המשרד כי כנראה לא השיגו אותם בדיוק במשרד התמ"ת, אבל אין למשרד שום say בנושא הזה, כיוון שאין שום חובה היום להשתמש בישראל ביבוא של צמיגים מגומי ממוחזר. אני לא יכול לאסור על יבואן, או לקבוע לו מכסה כמה צמיגים הוא יביא מגומי רגיל וכמה צמיגים מגומי ממוחזר, ככל שזה קיים. אני גם לא יודע אם עושים צמיגים מגומי ממוחזר. אני יודע שהרבה פעמים הגומי,

משתמשים בו להרבה דברים אחרים. אני לא יודע אם, זו השאלה. אני לא יודע אם לצמיגים. ולכן, נתוני היבוא של הצמיגים, מבחינתנו הם לא, של החומר הממוחזר.

בישראל יש מפעלים שמייצרים מוצרים מצמיגים ממוחזרים, ועדיין יש יבואנים שמייבאים את זה מחו"ל.

רק ששוב, כרגע אני יכול לנסות לקדם תמריצים מול הממשלה, ופירטתי חלק מהפעולות. אין לי סמכות כרגע לאסור שימוש בגומי שלא בא מהליך של מיחזור. שאלת אותי על 32,000 טונות, אז מה קרה עם עוד 18? כרגע לא קרה כלום, כיוון שהחוק שנחקק לא חייב 100% הטמנה ו/או מיחזור, אלא בעוד שנה,

זה ייכנס, או בסוף או בתחילת 2012 תהיה בעצם קביעה בחוק של 0%. זאת אומרת, אתה צריך להראות לגבי כל צמיג שיובא לישראל, או יוצר, איפה הוא סיים את חייו, האם הוא הוטמן או מוחזר, והיעד הוא להגיע לכמה שיותר מיחזור,

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאלי. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שאלתי היא, שתי שאלות בעצם. שאלה ראשונה, התנגדותך להקמת התחנה הפחמית באשקלון ידועה, אך כיצד אתה פועל הלכה למעשה למנוע את הקמתה, ואילו פעולות נוקט משרדך למניעת הקמת התחנה הנ"ל? לאור העובדה שבמדינת ישראל התגלו מרבצי גז טבעיים שניתן דרכם להפיק חשמל, ויימנעו פגיעות בחיי אדם ובאיכות הסביבה,

כיצד אתה מתכוון לפעול למניעת הקמת התחנה הפחמית מעבר להתנגדותך העקרונית בעניין? שאלה שנייה, בעקבות דליפת הגז שכבר היתה,

לפני הרבה חודשים בבתי-הזיקוק בחיפה, שאירעה לפני כמה חודשים ונהרגו בה שלושה עובדים ונפצעו עוד ארבעה אנשים, מה הן המסקנות שהסיק משרדך מהאירוע על מנת למנוע דליפת גז מהסוג הזה בעתיד ואובדן חיי אדם?

תודה לחבר הכנסת מיכאלי על השאלה החשובה. אני קודם כול אתחיל ואומר שההחלטה על תמהיל ייצור החשמל במדינת ישראל ועל בסיס מה תפעל כל תחנת כוח היא לא בתחום המשרד להגנת הסביבה, אלא היא בתחום סמכויותיו של שר התשתיות.

לנוכח ההשלכות המשמעותיות של הקמת תחנת כוח פחמית על הבריאות ועל הסביבה בישראל, לקחתי על עצמי את המשימה לקדם בחינה של אלטרנטיבות בראייה סביבתית יותר, ולאחר הבחינה הזאת גם החלטתי לפעול לביטול ההחלטה על הקמת התחנה. ההחלטה הזאת בעצם התקבלה לפני כעשר שנים, בממשלתו דאז של אריאל שרון, בשנת 2002. יש לציין שמאז מועד קבלת ההחלטה בשנת 2002 חלו כמובן שינויים רבים במדינת ישראל, והשינוי החשוב ביותר, כפי שציין חבר הכנסת מיכאלי, הוא

וגם התקדמות כלשהי בקידום אנרגיות חלופיות וצעדי התייעלות אנרגטית. לכן, כדי לקדם חלופות לתחנה הפחמית, מעבר לעובדה שהשתתפתי באופן אישי גם בהפגנות מול חברת החשמל עוד כחבר הכנסת, אני גם יזמתי וקיימתי דיונים, גם בהיותי יושב-ראש ועדת הכלכלה, אבל גם עם ראש הממשלה ושרי הממשלה, וגם קידמתי את קביעת יעד הפחתת גזי החממה שאליו התחייב נשיא המדינה בוועידת קופנהגן. חלק מהתוכנית או אפילו הבסיס של התוכנית כולל בתוכו את הצורך לבטל את ההקמה של תחנת הכוח הזאת על בסיס של פחם. אני לא הרבה פעמים לוקח קרדיט אישי. אני חושב שבמקרה הזה הפעילות המשותפת של ארגוני הסביבה, של חברי הכנסת, בהובלה של המשרד להגנת הסביבה ושלי, הביאה לכך, ושר התשתיות מאוד לא היה מרוצה מכך,

שפרויקט D במתכונת פחם לא מקודם במתכונת הזו, וראש הממשלה הורה על עצירת קידומו. אני מעריך, מניסיוני בכנסת ובממשלה, שאנחנו נצליח לסכל את הקמת התחנה הזאת בפחם, ובסופו של דבר היא תוקם על בסיס של גז טבעי שהוא, בוא נגיד, בעשרות אחוזים פחות מזהם. באשר לשאלתך השנייה, לגבי האסון שקרה בבתי-הזיקוק בחיפה, כפי שציינת, בתאונה נהרגו, לצערנו הרב, שלושה מעובדי המפעל במהלך עבודות תחזוקה ושיפורים, המבוצעות כשהמפעל בעצם בהדממה. פעולת ההדממה לצורכי תחזוקה ושיפוצים איננה מבוצעת בשגרת המפעל אלא רק פעם בחמש שנים. בעקבות האירוע נפתחה חקירה פלילית של משטרת ישראל, מרחב חוף. בתחילת תהליך החקירה התכנסה ועדה, שהורכבה מנציגים של משטרת ישראל, משרד התמ"ת ונציגי המשרד להגנת הסביבה. במסגרת ועדה זו הסתבר כי בנסיבות האירוע שבו נהרגו שלושת עובדי המפעל לא נמצאו עבירות סביבתיות אולם נמצאו חשדות לעבירות פליליות אחרות, הנחקרות על-ידי משטרת ישראל.

בכל מה שקשור למשרד להגנת הסביבה, שצריך לפקח שזיהומים לא יצאו מעבר לגבולות המפעל ויסכנו את האוכלוסייה, לא נמצאה הפרת חוקים שהמשרד אחראי לאכיפתם ויכול לחקור אותם או להפיק לקחים באשר אליהם. עם זאת, כאשר תסתיים החקירה הפלילית של משטרת ישראל ועל מנת לא לפגוע באיסוף הראיות בשלב זה, המשרד יבצע הפקת לקחים ובדיקה נוספת, כאשר יהיו לנו ממצאי החקירה ממשטרת ישראל. שאלה נוספת?

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

אדוני השר, שאלותי: 1. בשנים האחרונות הסמיך המשרד להגנת הסביבה את רשויות הניקוז בישראל כרשויות נחל. המציאות מלמדת כי בפועל הסמכה זו איננה ממלאה את ייעודה, מאחר שרשויות הניקוז אינן שמות את אינטרס שימור הנחלים בראש מעייניהן, ומעדיפות את שיקולי הניקוז וההסדרה. מהן הפעולות שעורך משרדך בנושא הסמכת רשויות הניקוז, כדי לוודא שהן ממלאות את ייעודן הרחב יותר, שימור הנחלים הטבעיים והמערכות האקולוגיות? 2. אחד ההישגים הסביבתיים שלך ושל שאר גורמי הסביבה במהלך המאבק על הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל היה הקמה של קרן לשמירה על שטחים פתוחים, שנועדה לשימור וטיפוח של שטחים אלה בכלל, בדגש על שמירה על המגוון הביולוגי. אף-על-פי שהחוק אושר כבר לפני כשנה וחצי, ואף שהתקנות להקמתה של הקרן כבר הועברו לחתימתו של שר הבינוי והשיכון, עד עתה לא הוקמה הקרן. כיצד ניתן לזרז את הקמתה של הקרן ולהבטיח שכספי הקרן יוקדשו אך ורק למטרות שנקבעו בחוק?

תודה לחבר הכנסת חנין. יצאת מנקודת הנחה ש"המציאות מלמדת כי בפועל הסמכה זו איננה ממלאת את ייעודה". תמיד זה תלוי מאיזה צד מסתכלים על המציאות, אבל אני אומר בהערה מקדימה שאני הבהרתי לרשויות הניקוז וגם למשרד החקלאות שככל שאוכל, ולא רק בנושא שלהם, זה לא שיש לי אופי אימפריאליסטי, חבר הכנסת חנין, אבל אני בהחלט חושב שמקומן של רשויות הניקוז הוא תחת המשרד להגנת הסביבה, שכן באופן כללי הצורך הניקוזי הוא הרבה יותר קטן בהיקפו מהצורך של פעילות להסדרת שיקום, ניקוי נחלי ישראל, וככל שיש כבר גופים כאלו, הן צריכות להיות תחת המשרד שבו יש כרגע יותר עבודה לעשות, לגביהן. אבל אני עדיין רוצה כן לומר כמה דברים לזכותן. רשויות הניקוז הינן תאגידים סטטוטוריים, ולהן סמכויות רבות בכל תחום הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, כשרוב סמכותן מקורה בחוק הניקוז.

יש להן היכולת לבצע פעילויות רבות בתחום רצועות הנחל, והכול כדי להסדיר פעילויות ניקוז. לאור ההתפתחויות הסביבתיות בעשור האחרון וכדי להטמיע עקרונות סביבתיים, הטיל השר להגנת הסביבה תפקידים של רשויות נחל על רשויות הניקוז. צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשויות נחל על רשויות ניקוז) מאפשר הטלת תפקידים של רשות נחל על רשויות הניקוז לעניין הסדרת תוואי הנחל, שמירת הנוף ומתנות הטבע בתחומן והכשרת שטחים לצורכי גנים, נופש וספורט. הטלת תפקידים של רשות נחל על רשות הניקוז מבטאת תפיסה של ניהול אגני סביבתי מערכתי של מקורות מים ונחלים, תוך הכרה בחשיבות השילוב והתיאום בין פעולות ניקוז ומניעת הצפות לבין שיקום הנחל ושמירת תפקודו כמערכת אקולוגית. בצורה זו מתאפשר השילוב הנכון בין צורכי המערכת האקולוגית וצורכי ניהול הנגר הקיימים בלאו הכי. רשויות הניקוז מחויבות לשקול שיקולים סביבתיים בבואן לבצע פעילויות כלשהן באגני ההיקוות שבתחום אחריותן. הטלת תפקידים של רשות נחל על רשות הניקוז מאפשרת לשלב את ההיבטים הסביבתיים והאקולוגיים שאליהם מחויבת רשות נחל בעבודתה של רשות הניקוז המתקיימת ממילא כיום. דוגמה טובה לשימוש מיטבי ברשויות הניקוז ניתן לראות כיום בפרויקט הסביבתי שאנחנו מקדמים כעת, מהגדולים בארץ, הוצאת הקרקעית המזוהמת של הקישון.

שאותו מוביל המשרד להגנת הסביבה יחד עם גופים נוספים, כמו רשות הנחל, עיריית חיפה, עיריות שמסביב ומשרד החקלאות, נעשה ומרוכז באמצעות רשות הניקוז,

יש סמכויות רבות בתחום רצועת הנחל. אוסיף בעל-פה, במאמר אגב, שהסמכויות האלה גם מאפשרות לקצר מאוד הליכים תכנוניים, כי במסגרת חוק הניקוז ניתן,

להפקיע באופן הרבה יותר מהיר. תהליך זה של הטמעת עקרונות סביבתיים הוא תהליך ארוך-טווח, של כמה שנים, אולם כבר כיום ניתן לראות תוצאות במרבית רשויות הניקוז. למעלה ממחצית מרשויות הניקוז מעסיקות אקולוגים בפרויקטים רבים שהן מבצעות. צעד זה מגביר את השילוב בין ערכי הסביבה ועקרונות ניהול הנגר הקיימים כיום.

בימים אלו, ובמימון המשרד להגנת הסביבה, נעשית עבודה הבוחנת את הפתרונות המיטביים לניהול סביבתי של שיקום הנחלים באמצעות רשויות הניקוז. המשרד מתנה את מימון הפרויקטים של שיקום הנחלים בהעסקת יועץ אקולוגי ברשות הניקוז, והקריטריונים לשיפוט הפרויקטים ולאחר מכן למימונם מורכבים באופן משמעותי ביותר ממדיניות המשרד בתחום, שהינה כמובן קודם כול סביבתית, וכן מפרמטרים אקולוגיים טהורים, כמו שיפור איכות המים בנחלים או טיפול במינים פולשים. אנחנו הקצינו השנה, במסגרת קול קורא, 25 מיליון שקלים לרשויות נחל, שזה הרבה פעמים מבוצע על-ידי רשות הניקוז, שכפי שהסברתי הקריטריון המרכזי הוא שיקולים סביבתיים, למי יינתן הכסף, מה הוא מתחייב לעשות בשיפור סביבת הנחל. עינינו הרואות כי רשויות הניקוז אכן שמות את אינטרס שימור הנחלים בראש מעייניהן. כמובן שזה לא כלל ברזל, ויש גם חריגים, ולגבי החריגים המשרד לא יהסס כמובן לפעול כנגד רשויות ניקוז שאינן מקיימות את האמור בצו הטלת התפקידים תוך שימוש בסמכויותיו.

כפי שאמרתי, לפני הכול רשויות הניקוז בכלל צריכות לעבור בשאיפה לפעול תחת המשרד להגנת הסביבה. באשר לשאלה השנייה שלך, ואני מציע להקשיב היטב למה שאומר, הקמת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, במסגרת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט 2009, שאושר בכנסת ביוני 2009, היא אכן הישג חשוב ביותר להגנה על השטחים הפתוחים לצורך הבטחת השמירה על נכסי הטבע,

המורשת והמגוון הביולוגי הגלומים בהם ולהבטחת איכות החיים והסביבה החיוניים לבריאות הציבור ולרווחתו. לצערי הרב, הקמת הקרן לא יצאה עד עתה אל הפועל, מאחר ששר הבינוי והשיכון ויושב-ראש מועצת מקרקעי ישראל, חבר הכנסת אריאל אטיאס, מעכב, מסיבות שאינן נהירות לי, את התקנת התקנות לחוק. עקב כך, לא בא לידי מימוש רצון המחוקק, ועשרות מיליוני שקלים שהיו אמורים לשרת את השמירה והטיפוח של השטחים הפתוחים לרווחת הסביבה והציבור בשנת 2010 לא הועברו ליעדם ולא נעשה בהם שימוש כפי שדורש החוק. אם לא יותקנו התקנות לאלתר, הקרן עלולה להפסיד כספים, גם כספים המיועדים למטרה זו, בהיקף של 50 מיליוני שקלים בשנה בתקציב השנים 2011 ו-2012. כנראה שזה חושב על-פי התקציב המיועד של מינהל מקרקעי ישראל לשנתיים הללו. זאת ועוד, הצעת נוסח לתקנות טרם הועברה כלל למשרדי על-ידי השר אטיאס כדי שאוכל למלא את חלקי ולהבטיח שהקרן תופעל בצורה ציבורית ושקופה לשמירה על הסביבה והשטחים הפתוחים, על-פי הנדרש בסעיף 4כב(ה) לחוק, אשר קובע כי סדרי הפעלת הקרן ייקבעו בהסכמת השר להגנת הסביבה. פניות חוזרות ונשנות שלי אל השר אטיאס להעברת ההצעה לתקנות, כולן כמובן גם בכתב, חבר הכנסת חנין, וניתן לקבל העתקים מהן, ולזירוז התקנתן טרם נענו, לצערי. בעל-פה נאמר לי שעד שלא תהיה הרפורמה, וועד העובדים, וכן הלאה. אבל כמובן, לאחר שבדקתי את הנושא עם היועצת המשפטית, אין שום קשר בין העיכובים והאי-הסכמות עם ההסתדרות ועם ועד העובדים כדי ליישם את הרפורמה לבין החובה שקובע החוק להתקין את התקנות,

במעמד זה אני מבקש לחזור ולפנות אל עמיתי השר אטיאס בבקשה לתאם אתי לאלתר את נוסח התקנות ולזרז את התקנתן ואת הפעלת הקרן. שאלת מה אני מציע לעשות כדי לזרז את הקמתה.

אני מציע להעביר את הנושא לישיבת מעקב של ועדת הכלכלה, ששקדה ארוכות על גיבוש הקמת הקרן במסגרת החוק. יושב-ראש הוועדה היום הוא חבר הכנסת שאמה, והוא שהכניס את הסעיף הזה אז כשניהל את החוק. זו לא רק זכות, זו חובה, כי החוק קובע בסעיף 4כב(ו) שהשר ידווח, שר הבינוי והשיכון, לוועדת הכלכלה בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה, והרי שנת התקציב כבר חלפה, וצריך לקיים את החוק. בנוסף, אני חושב שכדאי לפנות אל ועדת הכספים כדי שתבטיח העברה לתקציב קרן השטחים הפתוחים, מייד כשתוקם כמובן, של סכום בהיקף של 1% מהכנסות המינהל, וכמובן רטרואקטיבית על כל השנים שנגרעו ממנה בשל העיכוב בהחלת החוק. ודבר שלישי, כידוע לכם, שרים לא יכולים לפנות אל בית-המשפט העליון כנגד הממשלה, אבל יכול להיות שאם מישהו יודיע למשרד ממשלתי שלא מקיים חוק שאם הוא לא יפעל לאלתר, אז יפנו אל בית-המשפט העליון, והייעוץ המשפטי של אותו משרד ידע ויודע שהמשרד מפר את החוק, אז יכול להיות שזה יזרז את ההליך, ודי, האם הרמז מובן, חבר הכנסת? לדב חנין ברמיזא.

זו היתה גם תשובה, כן או כנה? תשובה כנה.

אכן, אדוני, מענה כן ותשובה כנה. אדוני השר,

לפני שאני אשאל את השאלה הנוספת אני רק רוצה, בהמשך לשאלה שכבר נשאלת, לציין באמת את תרומתך החשובה בנושא המאבק נגד תחנת הכוח הפחמית. אכן, אדוני השר, אתה, קיבלת את תשובתו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשמחת. קיבלתי את תשובתו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ואני רוצה לומר שהמאבק הזה עדיין לא מאחורינו. אדוני השר, אני בטוח שאתה תמשיך לעמוד פה איתן על האינטרס הסביבתי.

בקשב רב את תשובתך בעניין הקשר הסיבתי שבין מפגעים סביבתיים לבין סיכונים בריאותיים, ואכן זו תשובה מדויקת. קשה מאוד לאתר קשרים סיבתיים כאלה,

בדרך מקרה, לפני כשעתיים, התפרסם דוח הסרטן החדש של משרד הבריאות, והוא דוח קשה ביותר. הדוח הזה מצביע על עלייה תלולה בתחלואה בסרטן בישראל במהלך שנות האלפיים, למשל הכפלה של מקרי סרטן השד אצל נשים ערביות, אבל עלייה בכל סוגי הסרטן כמעט ובכל קבוצות האוכלוסייה. אומר מנכ"ל משרד הבריאות שאחד מכל שלושה ישראלים יחלה בסרטן, אבל הנתונים האמיתיים הם 40% מהגברים ו-35% מהנשים,

יותר מאחד מכל שלושה ישראלים יחלה בסרטן, והשאלה, למה זה קורה? הרי לא החליפו אצלנו את האנשים. אני שמעתי אפילו אמירה מוזרה קצת שמדובר פשוט בעלייה בתוחלת החיים, אבל תוחלת החיים לא עלתה עד כדי כך בעשור האחרון, ולמרבה הצער אנחנו רואים עלייה בתחלואה בסרטן גם אצל אנשים צעירים, שלא הספיקו עדיין להזדקן. ולכן, כאשר אנחנו שוללים את, וזה לא סרטן אחרי 75 ו-76.

לכן, ככל שאנחנו שוללים את ההסברים האלטרנטיביים, כמו שינוי דמוגרפי מאוד מרחיק לכת או באמת עלייה בתוחלת החיים, כאשר התחלואה גדלה רק אצל הזקנים, אנחנו בלית ברירה מופנים אל הגורמים הסביבתיים: אל הזיהומים באוויר, במים, במזון שלנו. והסוגיה הזאת, אדוני השר, מובילה אותנו למה שאמר גם סגן שר הבריאות. הוא אמר: אנחנו בטיפול דווקא משתפרים, החולשה הגדולה שלנו היא במניעה. ומניעה ככל הנראה לא שייכת רק למשרד הבריאות, אגב, וגם לא שייכת רק למשרד להגנת הסביבה. זה מחייב תוכנית מערכתית כוללת של מדינת ישראל, מדינה כל כך צפופה באוכלוסייה, ומצד שני כל כך עשירה במגוון גדול של מפגעים סביבתיים, תעשיות וכל מיני בעיות מסוגים שונים. שאלתי, בסיום הדברים האלה, זו שאלה? היא יותר קריאה להמשך עבודה ועשייה משותפת.

התחום הרגיש הזה של בריאות וסביבה, היום כולנו מבינים שסביבה זה ממש לא מותרות, זה החיים והבריאות של כולנו, ולכן המאבק הזה כל כך חיוני.

ללא ספק, אני מסכים עם כל ההנחות שביסודה של שאלתו השלישית של חבר הכנסת חנין. אין במומחיותי כדי לקבוע, אני לא שללתי כמובן את הקשר בין הזיהומים לבין התחלואה, אני רק אומר שעל הצד ההופכי, הקשר הסיבתי המשפטי לא הוכח. עדיין, במסגרת חובת הזהירות המונעת, כמובן אני, כשר להגנת הסביבה, רואה את תפקידי להיאבק ולעשות הכול כדי להפחית את כמות הזיהומים שהציבור נחשף להם, על אחת כמה וכמה כשהזיהום הוא מעבר למה שהותר בתקנים מקובלים בעולם. אני מסכים שצריכה להיות תוכנית לאומית, ותוכנית לאומית, לפחות בתחום שלי, באדיבותם של חברי הכנסת בראשות דב חנין, אני אפילו חייב להציג תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר. אנחנו שכרנו לשם כך מגוון יועצים, ואנחנו נעזרים בכל המומחים הקיימים במדינת ישראל כדי למפות את הזיהומים וכדי להציג לממשלה, על-פי לוח הזמנים שקובע החוק, תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר. נעשה כמיטב יכולתנו, בהחלט. חלק מהיעדים של המשרד לשנה הקרובה הם הגברת הידע על הקשר בין מפגעים סביבתיים, או בכלל נושא הגנת הסביבה, לבין בריאות הציבור, שזה דבר שבהחלט עוזר לנו לקדם את מטרותינו.

תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, קודם כול, אני רוצה להצטרף לדברים של חברי חבר הכנסת חנין, ולהגיד לך, אדוני השר, שבהחלט אנחנו מאוד מעריכים את הטיפול שלך בנושאים האלה ואת העובדה שתמיד יש לך אוזן קשבת, ואתה וצוות המשרד שלך פועלים בצורה מקצועית וראויה מאוד, ועל כך ברכותי.

השאלה הראשונה נוגעת לנושא הכניסה בתשלום לאתרי טבע. בשנה האחרונה החלו עבודות לשיפוץ אתר עין-מבוע, עין-פואר, בצפון מדבר יהודה, שמשמש מטיילים יהודים וערבים כאחד. זה רלוונטי, כי זה פשוט בשטחים. בכוונת רשות הטבע והגנים לסגור את אתר עין-מבוע, בתשלום. זהו המעיין האחרון בכל המרחב שנותר פתוח לציבור ללא תשלום, לאחר שאתר כמו עין-בוקק נמצא בתהליכי סגירה, ועין-גדי, נחל דוד, עין-פרת וכן הלאה כבר נסגרו למטיילים. הכוונה, צריך לשלם כשנכנסים. במרחב זה אין עוד אתרים חלופיים מסוג זה הפתוחים לציבור ללא תשלום, כך שלמי שאין אמצעים להיכנס לאתרים בתשלום, אין אפשרות להיכנס לאתרים מסוג זה. כשר הממונה על רשות הטבע והגנים, כיצד תבטיח שתימנע הפגיעה ההולכת וגוברת בגישה של המטיילים לאתרי הטבע, ובמיוחד לעין-מבוע? האם ניתן יהיה להשאיר ולו אתר אחד שמשלב נופי מים ומדבר פתוח לציבור הרחב? אני גם יכול להגיד שלמשל הציבור הדתי, באים לשם הרבה צעירים שטובלים, וזה בכלל מקום שהוא מאוד פופולרי.

אתה רוצה כל שאלה לחוד? לא חשוב לי.

איך שנוח לך. פשוט התשובות שלי בשאלות האחרות אולי יהיו יותר טובות, יותר ארוכות. אני חייב לומר שזה נכון שאני השר הממונה על רשות הטבע והגנים, אבל יש דבר אחד שבו אני כן מסכים עם שר התשתיות הלאומיות, רק דבר אחד, וזה שהיה תהליך במדינת ישראל שמשרד האוצר יזם הקמה של תאגידים סטטוטוריים. פה אוחדו רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, ובמסגרת הזאת, הרשויות האלו, בעצם ניתנה להן עצמאות רבה,

רבה מדי, בקבלת ההחלטות.

כמובן, הייעוץ המשפטי שלהן, החשב שלהן,

והן כמובן גם עובדות באופן ישיר מול משרד האוצר. אני קיבלתי מצב נתון, ולפיו משרד האוצר עובד ישירות מולן, מחליט מה הוא דורש מהן, וכמה להתייעל כל שנה, ונותן להן השלמה תקציבית על הפעולות האלו בהתאם לשיקול דעתו של משרד האוצר.

רשות הטבע והגנים נאלצת בעצם, איפה שקיימות עלויות פיתוח, אחזקה, שמירה וכיוצא בזה בשמורות ובגנים לאומיים, לגבות תשלום כדי לשמור על האתרים הללו, אף-על-פי שכמובן, שמורות טבע, גנים לאומיים, הם מוצר ציבורי מובהק. אני תמיד אומר שיש הרבה נושאים שבהם אני מסכים עם חברת הכנסת יחימוביץ, שהלכנו במדינת ישראל רחוק מדי בכל נושא ההפרטה והקפיטליזם, למצב כזה שהכול צריך להיות מאוזן. גם אם אנשים משלמים מס הכנסה כדי לקבל איזשהם תוצרים, בין היתר שטחים ציבוריים,

תחזוקתם וטיפוחם, זה מוצר ציבורי שמדינה צריכה לספק לתושביה, ולא יעלה על הדעת שכל מקום כזה עולה, ולא בזול. ביקרתי לפני כמה שבועות בשמורת אפק באזור ראש-העין. נחרדתי לגלות כמה עולה הכניסה לרכב משפחתי. אני אומר לכם, באמת: מזעזע. אני יודע שזו ביקורת גם על עצמי, אבל זה מביך ואפילו מביש. כי רק אנשים שכיסם מלא, כנראה יכולים לבוא, יחד עם עוד עשירונים למעלה, ולהיות להם ככה בשקט ובנחת בשמורות טבע ובגנים לאומיים. להגיד לכם שיש לי כרגע פתרון? לא, אין לי פתרון. הפתרון הוא במאבק בלתי פוסק בעניין הזה מול משרד האוצר. אני גם מקווה שתהיה לי יותר השפעה. זה לא סוד שלא היה לי, לתחושתי, שיתוף פעולה מספק עם רשות הטבע והגנים בתהליכי קבלת ההחלטות בשנים האחרונות. מונה לאחרונה יושב-ראש חדש. אני לא יכול להוסיף עוד בכלל בנושא הזה, אבל אני בהחלט מתכוון לבחון מחדש את כל הניהול התקציבי ברשות הטבע והגנים ולראות,

האם יש מקומות שניתן לאפשר בהם כניסה חופשית של הציבור, כדי שהכניסה תהיה פתוחה לכלל הציבור ולא רק למי שהפרוטה מצויה בכיסו. שוב, חבר הכנסת הורוביץ. כן, תודה, אדוני. אני מעריך את הדברים, ואני חושב שאמירה מהסוג הזה היא בדיוק האמירה שצריך להגיד, ואני בטוח שדבריך,

יישמעו. וכפי שהובלת את המהלך בפלמחים, ששמר על החוף פתוח לציבור, אז גם אתרים מהסוג הזה, אתה חושב שבפלמחים,

סתם שתדע, ניצן: אתה חושב שבפלמחים התוכנית של רשות הטבע, החלופית, ועל זה נריב עוד שנתיים, לא עכשיו, לא כוללת גביית כסף? היא כוללת. טוב, אז אתה יודע: רומא לא נבנתה ביום אחד. השאלה השנייה: בשנה האחרונה אושר במועצה הארצית לתכנון ובנייה שלב א' של תוכנית המיתאר הארצית לכרייה וחציבה, מה שנקרא תמ"א 14, הכנת מסמך מדיניות. המסמך הציב יעד של מיחזור 90% מפסולת הבניין.

ככל שיעדים אלה יושגו, תימנע פתיחתן של מחצבות חדשות, שפוגעות קשות בטבע ובנוף. אני יודע שאתה, אדוני השר, קרוב לנושא המיחזור, ורציתי לשאול אותך, כיצד נערך המשרד לקידום הנושא של מיחזור פסולת בניין כדי שיושג היעד הזה, השאפתני?

אכן זאת שאלה חשובה, שיש לה השלכות על הפעילות הכלכלית, גם במשק, והמשרד להגנת הסביבה נערך להשגת היעד הזה בכמה מישורים. 1. המשרד שוקד בימים אלה, בשיתוף המפקח על המכרות ואיגוד בעלי המחצבות ובהתייעצות עם משרד האוצר, על הכנת התקנות, שיוגשו לכנסת, לתיקון פקודת המכרות, אשר יאפשרו קליטת פסולת בנייה, גם יחייבו, כמובן, קליטת פסולת בנייה במחצבות ומיחזורה. 2. המשרד, בשיתוף החשב הכללי, הוציא הנחיה מחייבת, במסגרת הוראות התק"ם, לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, לשימוש בחומרים ממוחזרים מפסולת בנייה בהיקף של 20% לפחות מכלל חומרי המילוי הנדרשים לפרויקטים ציבוריים, אני לא יודע אם היית כאן, אבל סיפרתי שההחלטה הזו, כולל החלטת ממשלה קודמת בנושא, מופרת ברגל גסה על-ידי חברות ממשלתיות ותאגידים ממשלתיים, ולכן אני, בחודש הקרוב, אפילו אולי בשבועיים הקרובים המשרד יפיץ טיוטת הצעת מחליטים שתחייב את החברות הממשלתיות לפעול באופן הזה, וגם תקבע סנקציה לגבי חברות ממשלתיות שלא ישתמשו בחומרים ממוחזרים מפסולת בנייה בהיקף של לפחות 20% מכלל חומרי המילוי. 3. המשרד, בשיתוף מכון התקנים, הכין תקן ישראלי, שמספרו 1886. התקן מאפשר, ומגדיר הנדסית ואיכותית את השימוש בחומרים ממוחזרים מפסולת בנייה כחומרי מילוי, ואנחנו,

ננסה, ואני מציע שגם הכנסת תנסה, לקדם תמריצים לשימוש בחומרים שעומדים באותו תקן, כי קיים כבר תקן ישראלי,

בנושא הזה. 4. יש לציין כי במסגרת תמ"א 14 נקבע, בהמלצת המשרד להגנת הסביבה, שהחומרים הממוחזרים מפסולת בנייה יהוו מקור יציב וקבוע לאספקת חומרי הגלם לתשתיות מדינת ישראל, וזאת מכלל המקורות האפשריים,

כמובן, זה שזה נקבע בתמ"א לא אומר שזה יקרה, וצריך לעמוד על המשמר בעניין הזה. שאלה נוספת.

שאלה אחרונה, בנושא כאוב ובעייתי מאוד. לאחרונה פרסם משרד הבריאות התנגדות גורפת לכריית פוספטים בשדה-בריר, שנמצא בקרבת ערד. בהינתן העובדה שהדרגים המקצועיים במשרד הבריאות מתנגדים למכרה בשל הסכנות הבריאותיות הכרוכות בו, מדוע אתה,

השר להגנת הסביבה, לא מפרסם התנגדות למכרה? כמו כן, בהינתן חוות דעתו של ד"ר קרסנטי, שניתנה לפי בקשת המשרד להגנת הסביבה לפני כשנתיים, ובה נכתב שההשפעה של הכרייה בשדה-בריר על בריאות תושבי ערד היא ארוכת טווח, מה הטעם בהצעה של המשרד להגנת הסביבה בכרייה ניסיונית של שנה, ואולי, אם אדוני בהזדמנות הזאת יכול להתייחס לדין ודברים שהיו בשבוע,

כאן בכנסת, סביב הדיון על הכרייה בשדה-בריר על-ידי "כימיקלים לישראל". אני לא יודע מה היה בדין ודברים. היתה אמורה להתקיים ישיבה בוועדה לביקורת המדינה, והיא בוטלה על-פי התערבות ראש הממשלה, כפי שנמסר לי, ויש ויכוח גדול בנושא הזה.

קודם כול, אני רוצה לציין שהעמדה של המשרד בנושא הזה, שהוצגה בעבר בפני הוועדה המחוזית או בפני אנשי המקצוע של הוועדה המחוזית, נקבעה והוצגה טרם כניסתי למשרד. אני רק אפרט שלפני קביעת אותה עמדה המשרד בחן את התוכנית למכרה הפוספטים שדה-בריר באופן יסודי ומקצועי. מאחר שהאזור שבו נמצא המכרה נמצא קרוב לעיר ערד ולכסייפה, נדרשו בתסקיר ההשפעה על הסביבה בדיקות מפורטות ומקיפות, שכללו,

חיזוי ריכוז החלקיקים באמצעות מודלים ממוחשבים, מורכבים, לנושא זיהום האוויר, אשר הועברו לאישור מומחה בין-לאומי, שהמשרד שכר, לא החברה. תוצאות החיזוי לגבי זיהום האוויר הצפוי מפעולות הכרייה באזור ערד וכסייפה מראות כי התוספת לריכוז החלקיקים באוויר, ובכלל זה חלקיקים נשימתיים עדינים, PM2.5, הינה נמוכה ביותר, אחוזים בודדים מערכי היעד. נתונים אלה נכונים גם בתרחישים הקיצוניים, שבהם פעולת הכרייה מתרכזת ברובה בשטח הקרוב לערד. לפיכך, המשרד להגנת הסביבה המליץ אז, טרם כניסתי למשרד, בחוות דעתו לוועדה המחוזית, לאשר כרייה ניסיונית בלבד בשטח מצומצם, שבמהלכה ינוטרו רמות החלקיקים ביישובים הסמוכים.

מומלץ להטיל הגבלות על פעילות הכרייה, כך שלא יאפשרו חריגות מערכי הסביבה. בשלב מאוחר יותר משרד הבריאות, שבתחילה תמך בכרייה,

והעביר את הנושא לבחינת יועצים חיצוניים. בהמשך לכך ירד הנושא מסדר-יומה של הוועדה המחוזית במחוז דרום, וכרגע אין מועד לדיון נוסף בוועדה המחוזית. לאחר שאני נכנסתי לתפקידי ומשרד הבריאות שינה את עמדתו, ביקשתי לבחון מחדש את עמדת המשרד ההיסטורית. אני חייב לומר שהיו לי כמה שאלות, לנוכח העובדה שאנשי המשרד לא נתנו לי תשובה, עדיין, עד היום, והם הלכו לבדוק את הנושא, גם לגבי ריכוז המזהמים,

אלא בבית-הספר הבדואי שנמצא אפילו יותר קרוב לשדה-בריר. שאלה נוספת זה בהקשר למה שאתה שאלת, אין היום יכולת, ובעצם גם אין בעולם תקן יומי, יש רק תקן שנתי. כדי לקבל את התקן השנתי, אתה צריך לאפשר לזה לפעול שנה. בהקשר הזה שלחתי את אנשי המשרד לעשות עבודה מקיפה יותר על מה שקיים בעולם.

עמדת המשרד הנוכחית איננה תומכת בפיילוט, אלא אנחנו הודענו לוועדה המחוזית שאנחנו בוחנים מחדש את עמדת המשרד ונחזור עם עמדה מעודכנת. אני כן חייב לומר שחלק מהבדיקה שאני עשיתי זה לשכור את שירותיו של גיאולוג עצמאי ובלתי תלוי כדי לבחון אם בכלל יש חלופות לכריית הפוספטים, כלומר, האם הטענה שטוען מפעל "רותם אמפרט" שלפיה זה או שדה-בריר או לסגור את המפעל, היא טענה נכונה או לא. כי יכול להיות שיש אלטרנטיבות אחרות לכריית פוספטים בארץ, אלא של"רותם אמפרט" לא נוח לעשות את זה, כי זה רחוק יותר, ועלויות השינוע הרבה יותר גדולות.

אני מצטער לומר, ואני יכול לתת לך את הדוח, שהדוח של, דומני שד"ר אידלמן שמו, קובע חד-משמעית שזו האלטרנטיבה היחידה, כי האלטרנטיבות האחרות הן או מתחת לעיר ערד עצמה, ולפנות אותה,

אני לא זוכר את השם, אם זה הר נשפה או חצבה-דרום, מקום שבו הפגיעה בערכי הטבע והסביבה גדולה עשרות מונים. מדובר בשמורת טבע ממש, וכל ארגוני הסביבה התנגדו באופן נחרץ לכרייה. שיהיה ברור, אם הכרייה תישלל באופן סופי, ככל הנראה בעוד כעשר שנים המפעל הזה יצטרך להיסגר, עם כל המשמעויות הכרוכות בכך. אבל שוב, זה לא תפקידי, אינני אחראי לתעסוקה במדינת ישראל. אני אחראי לתקני זיהום אוויר, ואני הבהרתי שככל שתהיה שם חריגה, אנחנו נתנגד נחרצות. הנושא מורכב. טוב שאתם בודקים את זה בצורה עצמאית, זה דבר חיוני. אני רק מזכיר שמשרד הבריאות, על הפרמטרים האלה, מתנגד בצורה מאוד בולטת, ואני מודע לאינטרס הכלכלי, אני אשמח להראות לאדוני את העמדה הקודמת של משרד הבריאות.

אני מודע לאינטרס הכלכלי הדרמטי בשדה-בריר ולרווחים, אבל מולם כאמור יש גם אינטרסים אחרים, שגם בהם, חבר הכנסת הורוביץ, זה לא הרווחים. יש שם תעסוקה של מאות עובדים מדימונה וערד.

ויש פעילות של החברה בנחל צין, בים המלח ובמקומות נוספים. הסוגיה הזאת בהחלט מורכבת. תודה רבה, אדוני השר. תודה רבה. לפנים משורת הדין, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני השר, בהמשך לתשובתך המשמחת בנושא הפארקים, כיוון שהבעת כאן תהליך אידיאולוגי שעובר עליך, ובסופו של יום אתה אומר שאתה לא מצדד בהפרטה בכל מחיר וחושב שהגזמנו, וכיוון שאני גם מכירה את עמדתך בעניין הפרטת הכלא, כלומר הקמת בית-הכלא הפרטי, שאלתי אם מעבר לתהליך הפנימי האידיאולוגי שאתה עובר, האם הדבר מאפיין תהליך שמתרחש במפלגתך כולה.

לפני שהשר עונה, זה לא היה לפנים משורת הדין,

אלא לפי שורת הדין, כי מותר לחברי הכנסת, אחרי השאלות, לשאול שאלות.

קודם כול לא עובר עלי שום תהליך.

העמדות שלי אני מביע באופן עקבי, כולל בכנסים ופאנלים שהשתתפתי בהם עם חברת הכנסת יחימוביץ, עוד טרום בחירות 2006. לכן אין פה שום דבר חדש. אני לא חושב שאני יכול לענות כאן על שאלות פוליטיות, אלא רק על שאלות שקשורות למשרד להגנת הסביבה, אבל אני אשמח אותך, למשל, שבמסגרת המשרד להגנת הסביבה, וזה רעיון שאני חושב שאת מאוד תאהבי, אני השתתפתי לאחרונה בכינוס של ה-OECD של שרי הגנת הסביבה ושרי אוצר, שבו נדון כל נושא הצמיחה הירוקה. יש טענה, שמעגן אותה זוכה פרס נובל פרופסור שטיגליץ בדוח שהוא הכין עבור הנשיא סרקוזי, שאומרת שאחת הבעיות המרכזיות שמשפיעות למשל גם על הפגיעה בסביבה זה שאנחנו בוחנים הצלחה של ניהול כלכלי על-פי מדדים מעוותים. את תוקפת את זה לעתים מתחום הרווחה, כי הרי אנחנו אומרים שאם התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל,

הוא 27,000 דולר לנפש, וזה כבר הרבה ביחס למדינות מערביות, סימן לכאורה-לכאורה שיש כאן ניהול כלכלי מוצלח. ואם נשווה את זה לשנה שעברה ונגלה שזה פחות, זה מראה שצמחנו ב-4%. בכלל יש לנו שר אוצר נפלא, כי כולם צמחו ב-1% ואנחנו ב4%. והמציאות הרי שונה לחלוטין, כי אותה צמיחה לא מלמדת כלום, האם היא באה בזכות כמה מתי מעט שצמחו בטריליונים ואילו כל השאר נותרו מאחור, ולכן היא לא מלמדת לא על השקעה, את שמחה, עלית בקילו עכשיו מהנחת, היא לא מלמדת לא על השקעה ברווחה ולא על השקעה בחינוך. אבל בתחום שלי זה הגרוע מכול, כי לדוגמה השרפה בכרמל נספרת כאקט חיובי במסגרת התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל. תראו "איזה יופי" יש עכשיו פעולות של שיקום, פינוי אזבסט, בתים חדשים. כל זה זו צמיחה למשק ופגיעה אדירה, כמובן, בסביבה.

כשיש לנו משק שמבוסס, האנרגיה שלו, על 70% שרפת פחם, מול משק אירופי שמבוסס על אנרגיות מתחדשות, סולאר, רוח, לטווח הארוך ברור שהמשק ההוא הרבה יותר חזק כלכלית מאשר המשק שלנו. כי כשאתה רואה שמחירי הנפט או מחירים של דלקים מזוהמים ילכו ויעלו, המשק שלנו, יהיה לו הרבה יותר קשה להתמודד כלכלית לטווח הארוך. לכן אני כרגע מתכוון להכניס את זה לפעילות המשרד, גם הפעילות הציבורית, וליזום בתקציב המשרד כנסים, או כנס כלכלי גדול, גם עם אחד העיתונים הכלכליים, כדי להתחיל לדבר על הכנסת המדדים החדשים לבחינת ההצלחה הכלכלית של המדינה, וזאת מתוך האינטרס הסביבתי המובהק. תודה רבה. בסדר? אני מודה לך, אדוני השר, על שהואלת לבוא ולענות בצורה מעמיקה, מפורטת ועניינית על שאלות חברי הכנסת. אין לי עוד? היו אורי אריאל ואורלי לוי אבקסיס. הם לא נמצאים במליאה, אדוני. אני מודה לאדוני. אני מודה לך, היטבת לענות. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 10) (ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה), התשע"א 2011, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111) (הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות והחמרת הענישה), התשע"א 2011, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 32) (התאמה לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"א 2011, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 126) (הארכת התוכנית הניסיונית), התשע"א 2011. החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 6), התשע"א 2011. ההחלטה האמורה תקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה כאמור, אם לא יודיע חבר הכנסת לפני כן על רצונו שהכנסת תבטל אותה. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: העלייה במדד הגזענות בקרב תלמידים יהודים, הצעתו של חבר הכנסת מוחמד ברכה.

תודה רבה. הנושא הבא: הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 7), קריאה ראשונה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שהגיעה על רקע סדרה של מקרי התעללות והזנחה חמורים של מטפלות, של אנשים שעבדו במקומות סיעודיים, בילדים קטנים, פעוטות, חסרי ישע, כל אותם אנשים שהיינו רוצים שיזכו להגנה מצד החוק ולצערנו הרב החוק לא הגן עליהם, במובן הזה שאותם אנשים שפגעו והתעללו יכלו מייד אחרי הפעולות האלה פשוט להמשיך הלאה למקום עבודה חלופי וחדש. הדיון הזה באותם מקרים הוביל לגלגולה של הצעת החוק הזאת. הצעת החוק היא הצעת חוק שמתקנת את החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. כרגע אני רוצה להצביע על החשיבות הגדולה של הצעת החוק בשני תחומים. התחום הראשון, שכרגע נמצא במשא-ומתן מול משרד המשפטים, הוא דווקא הנושא הזה של הרחבה לעבירות אלימות. מטרת החוק בנוסח הרחב היא לתקן את החוק למניעת העסקה של עברייני מין כך שיכלול גם עבריינים, לרבות נשים, שהורשעו בעבירות התעללות והזנחה ונטישה של קטינים וחסרי ישע ולהחמיר את ענישתם. חשוב לציין כי בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות האלימות, ההתעללות וההזנחה מצד עובדים ועובדות, גננים וגננות, מטפלות, סייעות וסייעים, מדריכים למיניהם ומסיעים בגני-ילדים ומעונות, כלפי קטינים וחסרי ישע הלומדים או חוסים בגן או במעון. לא מדובר בהכרח בעבירות מין, אלא כאמור בעבירות של התעללות, הזנחה או נטישה. כיום אין הוראה חוקית המחייבת מעסיקים במוסדות מסוימים שבהם שוהים מטופלים או לומדים קטינים וחסרי ישע לבדוק ולברר את התאמתם של העובדים במוסדות אלה, במובן זה שלא הורשעו בעבר בעבירה של אלימות, הזנחה או התעללות בקטינים או חסרי ישע או אלימות כלפי אנשים בעלי מוגבלות שכלית או גופנית. כמובן, מדובר בעבירות חמורות. מאחר שבדרך כלל מדובר באנשים שאין ביכולתם להתלונן, ומדובר במערכת יחסים של אמון, תלות ומרות ומגע יומיומי עם התוקף, הרי שרוב המקרים שנחשפו בתקופה האחרונה נחשפו רק בזכות הערנות של ההורים ותשומת הלב שלהם, שהובילו לחשיפה של מעשי ההתעללות. אני חושבת שחשוב לציין שאנחנו נתעקש על העניין הזה של ההרחבה גם לכיוון הזה של האלימות, אבל בינתיים אני רוצה להביא בפני חברי את עיקרי השינויים כרגע בהצעת החוק הזאת שמונחת כרגע לקריאה הראשונה. הדברים המרכזיים הם הרחבה של החוק בנושא של הגנת קטינים וחסרי ישע מפני אלימות מינית.

מוצע לקבוע כי האיסור הזה יחול גם לגבי מוסדות שבהם מתאפשר קשר קבוע עם חסרי ישע שהם מי שמחמת מחלתם או מוגבלותם הגופנית או הנפשית, ליקוייהם השכליים או מכל סיבה אחרת, אינם יכולים לדאוג לצורכי מחייתם, לבריאותם או לשלומם.

מוצע להוסיף לרשימת המוסדות שהחוק חל עליהם גם עסק שנותן שירותי אבטחה לקבוצות אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, מוסד רפואי שבו מאושפזים חולים סיעודיים, מסגרת שיקום או מסגרת מגורים עצמאית ומוגנת לנכי נפש ועסק המסיע יחידים הנמנים עם קבוצות אלה.

מוצע לכלול ברשימת עבירות המין שעל מי שהורשע בביצוען חל איסור העסקה, גם עבירות שימוש בגופו של קטין לצורך הפקת חומר תועבה, עבירת התעללות מינית בקטין או בחסר ישע ועבירת אינוס לפי חוק השיפוט הצבאי. בסופו של דבר, חשוב לי לציין שהצעת החוק גם מציעה להחמיר את הענישה על מעסיק שלא קיבל את אישור המשטרה להעסקת עובדים, ולקבוע לצד עונש הקנס הקבוע כיום גם עונש של עד שלושה חודשי מאסר, ואת העונש לעבריין מין שעבד בניגוד להוראות החוק להחמיר משנת מאסר אחת לשנתיים מאסר. מאחר שמדובר בהצעת חוק שבאה להגן על אלה שזקוקים להגנתנו, אותם חסרי ישע, אותם קטינים שעברו התעללות חמורה, לצערנו אנחנו רואים גם נשים שעברו את העבירות האלה, גם גברים. אנשים שמופקדים על שלומם של אנשים שהם חסרי ישע וקטינים נדרשת מהם אחריות גדולה, ועל המעסיקים חלה החובה הזאת. אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת החוקה, שטיפל בנאמנות בהצעת החוק הזאת. אני בטוחה שבמסגרת ההכנה לקריאה השנייה והשלישית אנחנו נכניס גם את עניין עבירות האלימות וההזנחה כלפי קטינים וחסרי ישע. אני רוצה להודות תמיד לצוות הנאמן והמסור שלי שעובד על החקיקה, לעוזרים הנאמנים שלי, לאפרת, לדורון. אני רוצה גם לציין שהצעת החוק הזאת עברה אלינו בעזרת "מרכז נגה" וגם עליהם תבוא הברכה. אני מבקשת מחברי חברי הכנסת לאשר את ההצעה בקריאה ראשונה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. תודה רבה ליושב-ראש. חברי הכנסת, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני מברך אותך על הצעת החוק הזאת. שור מועד בעניינים כאלה ואחרים אנחנו מרחיקים. במקרים כאלה אני לא יודע אם אפשר להגדיר מישהו כשור תם, אבל פה לא צריך לחכות לאף אחד שיהיה מועד כדי להרחיק אותו מכל סביבה שבה הוא יכול לחזור על פשע שאין לו כפרה ועל נזקים בלתי הפיכים שנוצרים לנפגע, לסביבתו. הזהירות במקום הזה נדרשת ונתבעת. אבל אני רוצה לנצל את זמן הדיבור לדבר על עוד אנשים שצריך להרחיק אותם ועל סוג של חשבון נפש שצריך לעשות לפעמים, בשעות מסוימות, שעות של חשבון נפש. יום הכיפורים הוא יום של חשבון נפש. אבל בדרך, בחיים, יש לנו כל מיני ימי כיפורים, והנה יום כיפורים שרובץ על ראשנו עכשיו: הסכם השלום המנופנף בכל מקום עומד עכשיו לא על כרעי תרנגולת, אפילו לא על קורי עכביש. וגם אם מובארק יישאר על כיסאו איזה זמן, אין ספק שאת הזעם של ההמונים, כמו שהוא כבר מכוּון, הוא יכוון כלפינו, והסכם השלום יעוף עם הרוח והיה כלא היה. יושבים במקום הזה אנשים בתפקידים בכירים שהביאו עלינו אסונות, ואין חשבון נפש. איך אמר לי קצין בכיר: כשהיינו בלבנון, ה"חיזבאללה" היה בהתגוננות ואנחנו היינו בעוצמה. ברחנו מלבנון, כל מיני ארגונים וכל מיני, ומה קיבלנו? "חיזבאללה" שמשתלט על לבנון, כביכול נשיא שהוא לא של "חיזבאללה", "חיזבאללה" בהתעצמות, ואנחנו בחוסר אונים מוחלט, מוחלט, בפני ההתעצמות הזאת, שמאיימת איום ממשי, מוחשי על העורף הישראלי. דברים שאי-אפשר לומר כאן, עד כמה האיומים קשים. אבל איש לא נותן כאן את החשבון. דיברנו היום על הסכמי אוסלו הארורים, שהביאו לכאן אלפי-אלפי הרוגים, שהביאו איום על קיומה של מדינת ישראל הקטנה, על החלום הזה, חלום הבלהות, של להקים פה מדינת מחבלים על צווארה של יהוד. עוד פעם "פדאינים" ביהוד? הפעם זה יהיה ברקטות, ב"קסאמים", אפשר להסתפק במרגמות אפילו, כדי להגיע לאור-יהודה, לא צריך יותר מזה. מישהו נתן את החשבון? מישהו הרחיק את החבורה הזאת ממקבלי ההחלטות? האם אי-פעם הם אמרו: חטאנו, עווינו, פשענו, הבאנו את מדינת ישראל לסכנות כאלה איומות? לו היה ניתן, ואני לא רוצה לערב עניין בעניין אחר, אבל אני חושב שהיה מקום לחוקק חוק שמי שהביא לאסונות, מי שכשל בהערכות שלו ובהובלה שלו מבחינה פוליטית, יורחק לכל הפחות, אם לא ייתן את הדין על עשייתו המסוכנת ועל פגיעתו באזרחי ישראל ובמדינת ישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת סעיד נפאע. כבוד היושב-ראש,

גברת חוטובלי, אני מבקש, חברת הכנסת. חברת הכנסת, אני מבקש לברך אותך על הצעת החוק הזו, אבל אם תשימי לב, חברת הכנסת חוטובלי, הוא מברך אותך. אני שלחתי לך ברכות,

שלא שמעת, אבל רציתי באמת להפנות את תשומת לבך לנושא שיכול והצעת החוק הזו תוכל, בסופו של דבר, אני לא כל כך בקי, לכלול אותו, והוא למעשה נושא שיועלה מחר בשאילתא דחופה לפני שר החינוך, אבל הוא קשור להצעת החוק הזו. אני אקריא לך את השאילתא: החוק האוסר על העסקת עברייני מין בבתי-ספר אינו מיושם כשמדובר במורים ממלאי-מקום. בניגוד למורים חדשים המתחילים ללמד, מתברר מבדיקה שערכה באחרונה המועצה לשלום הילד כי במקרים רבים עובדי ההוראה הזמניים כלל לא מתבקשים להביא אישור מהמשטרה על היעדר עבר פלילי בתחום עבירות המין. במשרד החינוך לא ידעו למסור אתמול מה מספר המורים ממלאי-המקום העובדים במוסדות חינוך, אך העריכו כי מדובר באלפים. היות שבדרך כלל מצרים את צעדינו כשאנו מגישים הצעות חוק, והתרענו רבות בנושא הזה, גם כאשר מדובר בהצעות חוק שהן כל כך, לפחות לפי דעתנו, חשובות ולא פוליטיות, אגב, והיות שגם יושב-ראש ועדת החוקה נמצא כאן, אם ישנו איזשהו מקום, בהכנת ההצעה הזו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, לתת את הדעת לעניין הזה, שהוא באמת עניין כל כך חשוב, כאשר מדובר באלפי אנשים ולא סתם אנשים.

תודה רבה על ההערה הרצינית של חבר הכנסת סעיד נפאע. אני יכול להשיב? בבקשה.

הנושא הזה עלה בדיון מעקב שאנחנו קיימנו בוועדת החוקה לפני שבועיים בערך, ומשרד החינוך הסביר שבעצם את המורים ממלאי-המקום לא מעסיק משרד החינוך,

מנהלי בתי-הספר הם אלה ששוכרים אותם. יחד עם זאת, הם התחייבו שהחל מעוד חודש תצא הוראת מנכ"ל שאיש לא יעסיק אלא אם כן מביאים אישור. לכן אני מקווה שהנושא הזה בא לידי פתרון. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. ציפי חוטובלי, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 7) (חסרי ישע), התשע"א 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 8, אין מתנגדים,

הוחלט להחזיר את ההצעה לוועדת החוקה להמשך הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 60), קריאה ראשונה.

אין דוברים.

היא הצעת חוק של הוועדה, ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. הצעת החוק עוסקת בנושאים טכניים שהם פרי הבנות מניסיון שהצטבר במערכות הבחירות האחרונות. בין היתר, התיקונים עוסקים בצירוף קלפיות, איסור עריכת שינויים ברשימות המועמדים, קלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, סידורי הצבעה לשוטרים והצבעת אסירים ועצורים.

אנחנו פותרים גם את הבעיה של אזורי קלפי שבהם אין רחובות אלא רק שם יישוב, והם ייקבעו באזורי קלפי מיוחדים. מרבית התיקונים הם תיקונים טכניים של הארכת מספר ימים, שעות הצבעה, שעות הגשת רשימות, כללים לגבי קלפיות לאנשים מוגבלים בניידות, קלפיות לאסירים ועצורים והצבעת שוטרים. אני מבקש לאשר את החוק בקריאה ראשונה. תודה. אנחנו עוברים להצבעה. קריאה ראשונה. אני עוצר את השעון עד שחבר הכנסת רותם יגיע למקום מושבו.

אני מסיים בשלב זה את, עכשיו אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'

להחזיר את הצעות החוק לדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אנחנו שבים להצעת חוק התקשורת, שיגור דבר פרסומת,

חבר הכנסת אורי מקלב, קריאה ראשונה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, כפי שזה גם מופיע, הצעת החוק הזו היא גם של חבר הכנסת משה גפני וחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, ויש כאן גם תוספת של יושב-ראש הוועדה, ועדת הכלכלה, חבר הכנסת כרמל שאמה, שנכנסה בגוף החוק ואנחנו מייד נקריא אותה.

התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 47). מדובר על שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי או ממספר טלפון בלתי מזוהה, זאת התוספת שיש בין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה: גם אם מספר הטלפון לא מזוהה. ומוצע לקבוע כי יראו חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי כשיגור דבר פרסומת בניגוד להוראות החוק גם אם החיוג הופסק בטרם נענתה השיחה, ובחיוג למספר שממנו בוצע החיוג לנמען מושמע דבר פרסומת.

מוצע לקבוע כי אם שוגר דבר פרסומת אסור ממספר טלפון חסום וללא ציון פרטי המפרסם, יהיה הפיצוי שיוכל לקבוע בית-המשפט, ללא הוכחת נזק,

בקיצור, בחוק התקשורת שקיים כיום, החוק אוסר שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת אוטומטית, באמצעות אס.אם.אס, באמצעות פקס. החברות המסחריות וחברות אחרות מצאו דרך להתחכם עם הצעת חוק זו, והן משגרות את הודעת הפרסומת רק באמצעות "צנתוק" שזה נקרא צלצול ומייד אחר כך ניתוק. הדבר הזה גורם לכך שאדם שיש לו טלפון או פלאפון, רואה שיש לו שיחה שלא נענתה, רוב האנשים חוזרים אל השיחה הזו ואז מושמע להם דבר פרסומת. ולא זו אף זו, החברות האלה, יש להן גם מספרים מעניינים, שזה גם מושך את מקבל השיחה לחזור לדבר המפרסם. עכשיו, כלקונה או כחסר מסוים שהיה בחוק, החברות המסחריות מנצלות פרצה זו ומשגרות הודעות כאלה לרוב. התופעה מתרחבת מאוד. מכיוון שהתופעה הקודמת, שהיו שולחים דרך פקסים ודרך הודעות מוקלטות או באמצעות אס.אם.אסים, נחסמה בפניהם, הם מצאו דרך להתחכם, בפרצה בחוק, ואנשים שולחים את המסרים האלה על-ידי צלצול ומייד אחרי זה ניתוק, והאדם חוזר ואז הוא שומע את דבר הפרסומת.

קודם כול ממשיכים לשגר דבר פרסומת לאדם שלא ברצונו. בנוסף לכך, עוד יותר קל, גם על חשבונו. אם עד עכשיו מי שצלצל, זה היה על חשבון המפרסם, עכשיו כשהוא מצלצל ומנתק ולאחר מכן זה שקיבל את השיחה חוזר אליו, בעצם זה גם על חשבון זה שנשלח אליו עכשיו דבר הפרסומת, שמושמעת לו. כך שחברות הפרסומת בעצם הרוויחו מהעניין הזה. בדיון שהיה לנו לקראת קריאה ראשונה בוועדת הכלכלה העיר היושב-ראש,

על תופעה נוספת שיש, שמשגרים דבר פרסומת בלי שצריך לחזור, אלא גם בלי

כך שבעיקרון אנחנו גם לא יודעים מי פרסם, אז גם אין את מי לתבוע. במקרה הזה, בטכניקות של היום יהיה מותר למשרד התקשורת כן לזהות את מי שהתקשר, ובמקרה הזה, שאדם שלח דבר פרסומת ממספר לא מזוהה, הקנס יהיה גם כפול, כדי להרתיע משיגור מכתב פרסום כזה. לפעמים זה יכול להיות גם פרסום נגטיב: אסור לאכול, לא כדאי לאכול דברים בלי כך וכך, או דבר פרסומת כזו או אחרת, שאדם רוצה לפרסם, בלי שאפילו יש לו צורך להזדהות. אבקש את תמיכת החברים בהצעת חוק זו, שהיא בעיקרה ובמהותה הגנת הצרכן.

חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

לא עכשיו, אחרי בן-ארי. כי הכרזתי את שמך. אתה מוותר?

דברי, דברי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני פשוט רציתי לחזק את ידיו של חבר הכנסת אורי מקלב, ושל שותפנו להצעת החוק הזאת משה גפני, ולהגיד שההצעה הזאת מאוד מאוד חשובה. זה מהדברים המאוד-קטנים, שכביכול אפשר להגיד שאולי הם לא כל כך קריטיים, אבל אני חושבת שלשקט הנפשי של האנשים שנמצאים בבית,

השימוש בטכנולוגיה לרעה, ואפשר לומר שזה קצת דומה גם לאיזושהי יכולת להכניס את היד עמוק לכיס של הבן-אדם לאור יום בלי שהוא רואה. כי כשאתה מקבל צלצול והוא מתנתק, ואז אתה חוזר לאותו מקום על מנת לקבל פרסומת על חשבונך, זה מה שנקרא, אתה תאהב לשמוע את זה, אדוני היושב-ראש, את המשפט הזה, זה הראש היהודי ממציא פטנטים. זה פטנט יוצא מן הכלל עד עכשיו. זה רק מראה איך אנחנו תמיד מוצאים את הדרכים לעקוף את החוקים, לעבור על החוקים. אני מאוד מבקשת להצביע בעד ההצעה הזאת. אני מניחה שאתה דיברת, פשוט נכנסתי מאוחר, על התיקונים שהולכים להיות בהצעת החוק הזאת, בעקבות ישיבות שישבנו. אני אשמח מאוד שתצביעו בעד.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. עדיין אין הצבעה. חבר הכנסת בן-ארי, אחר כך הצבעה.

אני מברך על הפסקת הגזל הזה, אבל אני רוצה להוסיף גזל נוסף לאור היום, עם פרסום שנעשה מאחורי, פרסום שרץ היום בכל מקום, הפך להיות אפילו סוג, משתמשים בזה, מין סוג של follow up כזה על העניין הזה: האם אראלה כבר התקשרה אליכם? אתה רוצה שאראלה תתקשר אליך?

אה, אתה לא בעניינים. אתה כנראה לא מקשיב. מפעל הפיס, אראלה תתקשר אליך. איזו התרגשות.

אבל אני לא מקבל את הכסף, לא רואה את הצ'ק בסוף.

אתה לא היחיד, ידידי ומכובדי חבר הכנסת נסים זאב.

ישנם במדינת ישראל, לצערי הרב, אני לא יודע את סדר הגודל כי אני לא נמצא כל כך בקבוצה הזאת, אבל אני שומע הדים מהציבור על התופעה הזאת של ההימורים, שנקראת מפעל הפיס. אנשים משלמים מס אשליות, מוציאים הון עתק על הדברים האלה, על מכונות המזל, ומדינת ישראל נותנת חסות למפעל הפיס, שמקדם את הספורט בישראל ומצד שני מעמיק את העוני ומעמיק את האשליה בקרב, היא לא מספרת לכמה אנשים היא לא מתקשרת, כמה אנשים שילמו את 250,000 השקל שמישהו מסוים הרוויח. והם משלמים את זה חודש אחרי חודש, ושנה אחרי שנה, כי מדינת ישראל נותנת לא רק גושפנקה, היא מעודדת: זה נבנה בעזרת מפעל הפיס. אז על זה נאמר: לא מדובשך ולא מעוקצך. אל תרמו אותנו עם בניינים של מפעל הפיס וגזל של עמך, של האנשים הפשוטים. הייתי קורא מכאן לבטל את כל הפרסומות של ההימורים, כולל ההימורים הכביכול לגיטימיים שנקראים מפעל הפיס. מי שנורא-נורא צריך וזקוק לזה, שילך. אבל לעשות לזה פרסומת ולשדל אנשים להתפתות לדבר הזה, זה פשע שצריך להפסיק אותו. תודה רבה.

בקרוב כמה חברי כנסת, קואליציה אופוזיציה, מביאים הצעת חוק כדי לחייב מוסדות הימורים להקצות שיעור מסוים מההכנסות למכוני גמילה מהימורים.

הצבעה. ההצעה להעביר

ממספר טלפון בלתי מזוהה),

בעד, 7, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון לקראת קריאה שנייה ושלישית לוועדת הכלכלה. הנושא האחרון שעל סדר-היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (הארכת התוכנית הניסיונית), של חברי הכנסת יחימוביץ וכץ, קריאה ראשונה. תוספת לסדר-היום, התווספה לפני כמה דקות. חברי הכנסת שמאלוב-ברקוביץ ובן-ארי, לא נהוג להפנות את הגב למליאה. שילוב מעניין. תודה רבה. אדוני היושב-ראש

בבקשה, גברתי. מדובר בהצעת חוק שתעבור כעת, ברשותכם, בקריאה ראשונה, מתואמת עם הביטוח הלאומי, עם משרד הרווחה ועם הממשלה כולה. מדובר בהארכת ניסוי מבורך, שמתקיים בימים אלה בחסות הביטוח הלאומי, שבמסגרתו גמלת הזיקנה, שהיא הגמלה היחידה מבין הגמלאות שאינה מועברת ישירות לזכאי אלא מועברת לחברת כוח-אדם, שאותה גמלה תעבור, בעת הצורך, ישירות לקשיש ולמשפחתו, כדי שהוא יוכל להשתמש במלוא הכסף מבלי שחברות כוח-אדם יגזרו לעצמן קופון באותו מסלול של הגמלה, שמשולמת מהביטוח הלאומי ועד לקשיש ולמטפלת הסיעודית שמטפלת בו. מדובר בניסוי שמתקיים זו השנה השנייה. הוא התקיים בשמונה אזורים בשנת 2010, גם כן בעקבות הצעת חוק של חבר הכנסת חיים כץ ושלי. כעת אנחנו מבקשים להאריך את הניסוי בשנתיים נוספות ולהרחיב את אזורי הניסוי, כך שנוכל לקבל נתונים ברורים יותר בדבר יעילותו של הסידור הזה, שעד עכשיו התברר כמוצלח ביותר, עם שביעות רצון של המשפחה ושל הקשיש, ובסוגריים אוסיף: אשר לא מקבלים את הגמלה ישירות אלא אחרי שוועדה מקומית בדקה אם הם יכולים לעמוד בקריטריונים ואכן לדאוג לגורלו של הקשיש. כעת הניסוי יורחב, ובתומו, בעוד שנתיים, נוכל להחליט אם מדובר בהצעת חוק גורפת, אשר תאפשר לכל תושבי הארץ ולכל זכאי גמלת הזיקנה לקבל את הגמלה ישירות, ולבחור אם להעביר אותה לחברת כוח-אדם או להם ישירות. אני מקווה שכך יהיה הדבר. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת יחימוביץ. היות שהתוספת היתה רק לאחרונה, אם מישהו מחברי הכנסת מעוניין לדבר, בבקשה.

במשפחתו, בסביבה, שהוא נזקק לזה, אדוני היושב-ראש, באמת הסבל של אותם זכאים, שאמורים לקבל את אותו סיעוד ואת אותה עזרה שבעצם המדינה כביכול נותנת להם, הוא באמת מורכב ומסובך.

מלכתחילה, כאשר הניסיון הזה חוקק, חשבו על כל מיני ניצולים כאלה או אחרים, אני זוכר, חברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שאמרו שאולי מישהו ינצל את זה, יעשו מזה כל מיני מניפולציות. אני מברך אותך על כך שאת בעצם דורשת להאריך את זה. אני מבין שכרגע הפיילוט עוד לא הופך להיות רחב יותר. אולי צריך להרחיב את הפיילוט הזה כדי להגיע לאזורים נוספים, כדי שנוכל לאפשר לאזרחים נוספים במדינה ליהנות מאותו פיילוט.

ברכה מיוחדת מגיעה לך גם על זה שלחצת בוועדת העבודה והרווחה. אני זוכר שהשבוע היא דנה בעניין הזה ואישרה אותו. אותן משפחות שיכולות היום להשתמש בגמלה הזאת שמקבלים מהמדינה בצורה יותר מעשית, בצורה יותר קלה, אני חושב שהמשפחות האלה מברכות אותך ואותנו, שאנחנו בעצם מאפשרים להן את זה, ולכן על כך תבורכי. אני מאוד מודה לך. עד שתגיע, אני אאפשר לך להצביע. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 126) (הארכת התוכנית הניסיונית), התשע"א 2011, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

ואיתן כבל ואברהם מיכאלי תומכים, לפרוטוקול, בהצעת החוק הזאת. הוחלט להעביר את הצעת החוק להמשך דיון לקראת קריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ח בשבט התשע"א, 2 בפברואר 2011, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.